אני מתנצל על העיכובים שיש כל הזמן, שאני צריך לטפל בפניות של הממשלה הנוכחית, עוד מעט היא תהיה הקודמת. לא בטוח שאני עושה נכון, אבל אני עושה את ההעברות האלה, גם אתמול וגם היום ואני רוצה להתחיל בעודפים. מה המשמעות שאתה לא בטוח? לא הבנתי. אני לא בטוח שאני עושה נכון, אני לא בטוח שאם זה היה בצורה הפוכה, אם אני הייתי הממשלה הקודמת ומישהו מכם היה צריך לנהל את ועדת הכספים שבאמת הייתם עושים את זה.

לא בטוח.

אני לא אמרתי שלא.

שאתה לא בטוח שאתה עושה. עובדה שעשינו את זה. הוא אומר עם פגיעה - - - אני אגיד לך, יש לי התלבטות כל הזמן.

הרבה זמן בהתלבטות הזאת, יש פה דברים שממש לא לרוחי, היה אתמול, העברנו 45 - - - הכוונה שלך שאתה מאשר דברים שתוכננו מראש? לפני? כן, שנעשו בממשלה הקודמת. למה אני צריך לעשות את זה? אני נמצא עכשיו בתפקיד הזה, הכסף יילך לאיבוד. אבל יש לי איזה חוש אחריות כזאת שנולדתי עם זה, שזה לפעמים לרעתי.

אי אפשר לעצור את זה, יש פה חלק שלא יקבלו גם משכורות. פה יש לי התלבטות, ביני לבין עצמי, אני לא יודע אם אני עושה נכון. אתמול, אימאן, את העלית את העניין הזה בוולקני במחקר - - - היא נהייתה חולה מזה, היא באה חולה, לא מחליפים אותה בתפקיד. עובדת בדואית. נכון, אישה בדואית עם צרכים מיוחדים, היא היחידה. עם צרכים מיוחדים, והיא עוסקת במחקר במכון וולקני ואז היות שזה היה אחרי ההעברה של משרד החקלאות הגשתי רביזיה. הגשתי רביזיה בגלל שאני חושב שמדינת ישראל יכולה להתבייש בדבר כזה, שלוקחים עובדת, אני לא יודעת כמה בדואיות עוסקות - - - היא היחידה,

אבל יותר טוב שאני אגיד את זה מאשר את אומרת. את זה פשוט, אני לא כל כך ואני חשבתי שזו בושה ואז הגשתי רביזיה על הנושא של משרד החקלאות וביקשתי תשובה. דיברה איתי אתמול נעמה, המנכ"לית של משרד החקלאות, היא גם דיברה איתך, והיא אמרה שהיות שעוסקים במחקרים כאלה שהם מחקרים שקצובים בזמן אז אחרי שנגמר הזמן גם המחקר מפסיק וגם העובדים שמתקבלים על בסיס זמני מפסיקים ואחרי זה מתחיל עוד מחקר. בינתיים יש בעיה מכיוון שהיא באמת טובה, היא אומרת שהיא עובדת מעבדה והיא טובה מאוד והיא תיקח אותה. שאלתי אותה מה יהיה בינתיים, בין המחקר הזה למחקר הזה והיא הבטיחה לי שהיא תמצא לה מקום לפרק הזמן הזה.

מכיוון שאני שמעתי את הדבר הזה אז אני רוצה להתייעץ איתך ולהגיד שאם אכן אלה הדברים וכך היא אמרה אני מבטל את הרביזיה. היא אומרת שהכסף הזה זה הכסף של המחקרים.

אני מאוד מאוד מודה ומעריכה את העשייה שלך ואת החשיבה והרגישות לדברים. תודה רבה.

כן, המטרה שלי זה לא לעכב תקציבים וחס וחלילה לעצור תכניות, המטרה שלי, אני רוצה להאמין של כולנו, זה באמת לשרת את האזרחים שלנו. גם אני קיבלתי את ההבטחה הזאת ואני סומכת על נעמה וגם סומכת עליך שאנחנו ביחד נמשיך לעקוב. בינתיים נאשר ונעקוב אחרי הדברים.

אתמול הגשתי רביזיה על הפנייה של משרד החקלאות, אני מבטל אותה. תודה רבה. זה בסדר מה שהבהרתי

ההתלבטות שלי?

שואל אותי?

לא, בסדר גמור, הבנתי מה ההתלבטות שלך. אתה רוצה לשמוע על מה אנחנו דיברנו? זה סימן מלמעלה, העברתי טלפון של סוכן פנסיוני, כי בכל זאת ח"כים וזה, פתאום אותו סוכן מתקשר לקבוע פגישה, אמרתי: אתה עוקב אחרי הטלפון שלי?

זה משהו לא יאומן, יש פגישת עדכון פעם בשנה-שנתיים, אמרתי: אבל לפני כמה דקות העברתי את הטלפון שלך לחברת כנסת. אז אני בהלם עדיין, גם מהאמירה שלך וגם מהדברים שקרו עכשיו פה בדקה האחרונה. זה בגלל שהטלפון שלך לא כשר. ברשותך, כבוד היושב בראש, אנחנו יושבים בוועדת כספים וכל השיחה התחילה ממקום שקופות פנסיוניות מפסידות בצורה נוראית. אנחנו משלמים, ולא רק אנחנו כח"כים, אנשים שנמצאים בקופות האלה וברבעון האחרון אנחנו מקבלים דוחות של הפסדים נוראיים וזה גם דבר שצריך להעסיק אותנו.

אנחנו עוברים לעודפים. פנייה, בקשה מספר 05008014, משרד המשפטים. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 למשרד המשפטים בסך של שלושה מיליון. מה עם היועצת המשפטית? אה, זה לא נוגע לזה.

רציתי לשאול אם היא ממשיכה, אבל נזכרתי שזה לא נוגע לכסף. לא, זה לא לעודפים, זה עודפים של השנה שעברה. היא אמרה שהיא תישאר בתפקיד אפילו בהתנדבות. כן, סליחה, זה לא נוגע לזה. בסך של 3,043,000 ₪ בהוצאה מתוך המסגרת התקציבית המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. מדובר בפרויקטים טכנולוגיים במסגרת התכנית להאצת המשק, פרויקטים ארוכי טווח, התחייבויות שהוקמו בסוף 21' משולמות בפועל ב-22'. קצת על התכניות על הקורונה, שאתה מביא, מה הוספתם, שעדיין לא שולמו? מדובר בסך הכול בפרויקטים מתוך כסף שהוקצה ב-21' וחויב בשנת 21' ועובר ל-22' לפרויקטים טכנולוגיים בתוך משרד המשפטים. מה היה שונה בקורונה משאר השנים בנושא הזה? זה מה שאני לא מבין. ספציפית בהחלטה 326 של הממשלה היו צעדים רבים לצורך התמודדות המשק עם הקורונה ואחד מהרבדים של התכנית היה האצת המשק וכשמדובר בהאצת המשק הכוונה הייתה לפרויקטים טכנולוגיים, וגם במשרד המשפטים הוקצה סכום לטובת אותם פרויקטים. כמה סך הכול הוקצה בשביל אותם פרויקטים של הקורונה במשרד המשפטים? במשרד המשפטים ובהנהלת בתי המשפט ביחד 49 מיליון. והעודף שאנחנו רואים פה זה שלושה? העודף הוא יתרת העודפים שהועברו חלקם בפניות קודמות, זו הפנייה האחרונה של שלושה מיליון. למה לא ביצעתם את זה בשנה שעברה, או השנה יותר נכון?

אלה פרויקטים טכנולוגיים שמצריכים גם גיוס של כוח אדם, נפרשים על פני תקופה ארוכה, חלק מהם זה גם פיתוח של תשתיות ולא כל הכסף מבוצע ב - - - זה כוח אדם חדש שהכנסתם בפרויקט הזה? בחלקים מהפרויקטים כן. על כמה כוח אדם מדובר? אני אפנה את השאלה למשרד המשפטים. מדובר על גיוס של בין 20 ל-30 נותני שירות, מדובר על נותני שירות חיצוניים, לא על עובדי משרד, כי הם כולם עובדים טכנולוגיים, בתי תוכנה למיניהם שעבדים דרך מכרז חשכ"ל. מי בעד אישור בקשה 08014?

מי נגד? מי נמנע? הבקשה אושרה.

בקשה 13026, הוצאות שונות, תשלומים באמצעות רשות המסים, מענקים לעסקים. הפנייה נועדה להעברת עודפים משנת 2021 לשנת 2022 ממסגרת התקציב המיועדת להתמודדות עם נגיף הקורונה,

ב-85,485,000 ₪ שהוקצו לטובת מענקים, בין היתר מענקים לעסקים ומענקים לעצמאים שלא מומשו בשנת 2021, כדי שיוכלו לשלם אותם ב-2022. מה זה, למה? מענקים שונים שניתנו במסגרת תכנית הקורונה. מה למשל? מענק הוצאות קבועות שנועד לשפות עסקים שיש להם - - - מה למשל? למה זה לא ניתן בשנה שעברה?

זה ניתן גם ב-2021, אבל בגלל שהקורונה לא הסתיימה ולא כל ההנחיות שקשורות לקורונה הסתיימו עד סוף 2021 - - - הטיפול בבקשות לא הסתיים?

גם המחלה, היה פה נגיף קורונה. לא, אבל אין יותר. אתם מדברים איתנו פה על תקציב קורונה, להזכירכם שבוועדה פה כשעשינו העברות אמרתם שאין יותר קופסת קורונה,

ושאתם מעבירים את הכול, מטמיעים בתכניות, בתקציבים. מה שפה אנחנו רואים בעצם שעוד פעם אנחנו חוזרים לכסף של קופסאות קורונה, וכשאתה מדבר איתי על מענקים לעסקים ומענקים לעידוד תעסוקה, אם אני לא טועה בעידוד תעסוקה היה סדר גודל שבהתחלה התחלנו אותו בשישה מיליארד, הגענו בשורה התחתונה לשניים וחצי מיליארד,

על זה אתה מדבר?

אני מדבר על מענקים לעצמאים ומענקים לעסקים בסכום כולל של כ-39 מיליון ₪.

אני מדבר איתך על קופת הקורונה הראשונה ששמתם שם לעידוד תעסוקה. זה הלך וירד. פה הבאת במטרות השינוי כסף שהולך לעידוד תעסוקה. כך אני רואה. יש כאן תקציב שנועד גם בשביל תשלום הגדלה של מענקי עבודה ולזה מתייחס המשפט כאן של עידוד תעסוקה, השישה מיליארד זה לא סכום שזכור לי בהקשר של מענקי העבודה, למעשה הסכום של מענקי העובדה, סכום שגדל עם הזמן לאור מימוש הבקשות והוא משולם גם בשנת 2022, שולם סכום של כ-82.5 מיליון שקל עבור הגדלת מענקי עבודה כנגד שנת 2020 ו-2021. אנחנו מדברים על בקשה 13026?

ואתה קראת לזה עסקים, נכון? ואני מסתכל על הפירוט ואני רואה ההוא מהצלב האדום, בית ספר - - - החזרי מע"מ. ואני רואה שזו קבוצה מאוד מוגדרת של ארגונים. אז מה, הם נפלו בין הכיסאות? הייתה מחשבה שלא מגיע להם כסף? הם תבעו אותנו? מה היה פה? למעשה התכנית הזאת, מדובר בתכנית שבדרך כלל - - - זה לא עסקים, אתה יודע. אולי היית צריך לכתוב מענקי עבודה למלכ"רים או למוסדות - - - אני אשמח לענות. וזה גם לא מענקים, זה החזרי מע"מ. מה ששואל חבר הכנסת ביטון, מעניין אותי גם לדעת, אתם מדברים על עסקים שאני מיד רוצה להצביע בעד כמובן, אבל בדברי ההסבר העיקר זה בכלל החזרי מע"מ, לשגרירויות זרות, לדיפלומטים. ככלל התכנית הזאת נועדה לתקצוב החזרי מע"מ עבור כל הארגונים שאתם מפורטים בתיאור התכנית, אבל הכספים של הקורונה לא שייכים לשימוש הכללי של התכנית, אלא בגלל שהתכנית הזאת משמשת להחזרי מע"מ בימים כתיקונם השתמשו בתכנית הזאת גם בשביל לשלם מענקים מרשות המסים חזרה לעסקים שונים ולאזרחים, והעסקים שאנחנו מדברים עליהם הם כמובן לא דיפלומטים וארגונים בין לאומיים אלא כל העצמאים במדינה וכל העסקים הקטנים במדינה וכל מי שהיה זכאי לקבל מענקים. אתה לוקח בחשבון שאני לא מבין מה שאתה אומר? אז אני רוצה לחדד. תיאור התכנית מתאר את השימוש - - - לא, מה שאתה מבקש. אתה אומר שתכנית זו נועדה לתקצב החזרי מע"מ לשגרירויות זרות, לדיפלומטים ולארגונים בין לאומיים אשר כוללים את הצלב האדום, אונר"א ובית הספר האמריקאי. אתה יכול להסביר לי מה זה נוגע למה שאתה מסביר עכשיו? כי עסקים אין פה. הכותרת של ההעברה זה עסקים, פה אין עסקים. זה בסדר, רק להגיד בשקיפות, ו-ב', מה משותף להם? זה הכול גופים לא ישראליים, מה, שמרתם אותם לסוף? היה ויכוח אם מגיע להם או לא מגיע להם? הם תבעו את הדרישה הזאת ובסוף נעתרתם? אנחנו רוצים בהירות ושקיפות על הדברים הללו. כמובן, אני אשמח לחדד. הכספים האלה לא נועדו עבור הארגונים המפורטים בתיאור התכנית, תיאור התכנית מדבר על מה קורה בתכנית בכל שנה, אבל כספי הקורונה הם לא משהו שקורה כל שנה ולכן הם לא משוקפים בתיאור התכנית הכללית, אלא הם משוקפים בסיבות המרכזיות שבגינן אנחנו מבקשים להעביר את העודפים, הכספים האלה הם אך ורק עבור עסקים ועצמאים שנועדו - - - אני הייתי ממליץ עליך או להיות יועץ משפטי או חבר כנסת, למה אתה כאילו דפקת נאום שאתה מתעקש שלא נבין. אני מודה, אני לא הבנתי. וזה רואה חשבון. אבל בסדר, תהיה פשוט. מיכאל, אני אגיד לך, תקשיב, מיכאל, אני אדבר איתך במרוקאית.

לא, עשה לי טובה, אם כבר דברו באידיש. א גרויסע מציאה. יש פה תכנית, עוד מעט יהיו עוד פניות ואתה תשאל את זה עוד פעם,

אבל - - - על אחד כמו ינון אומרים מוישה גרויס. התכנית זה הכותרת. כשעשו קורונה לא פתחו סעיפים מיוחדים חוץ מקופות הקורונה. עכשיו אמרו: אנחנו רוצים להעביר את הכספים בכל מיני צורות והסתכלו איפה יש סעיפים במסגרות התכניות הקיימות, להוסיף שם כסף.

זה הסיפור.

שלא תחשוב שאני יותר חכם ממך, אני פשוט ראיתי את זה כמה פעמים.

אבל אני נאבקתי גם למען עמותות ומוסדות ללא כוונת רווח, זה בסדר, אבל יש פה קבוצת גופים מחוץ לארץ, שבמקרה הגיעה ב-31 בדצמבר? אז אתה רוצה סתם לשאול למה התכנית הזאת? לא, הם פשוט התלבשו על התכנית הזאת. זו שאלה אחרת בנפרד. הם לא היו זכאים? זה התעכב? הייתה אי הבנה אי מגיע להם? פה כתוב בהתאם להסכמים, הם הציגו לכם הסכמים? אתה יודע, אם היית שואל שאלה למשל של מה חסר פה, תסתכל מה חסר פה, חסר פה למשל את הבע"מים שגם הם מקבלים את החזר המע"מ ואנחנו לא רואים אותם פה, זו שאלה שצריכה להישאל. אבל בסדר, זה סעיף אחר במשרד אחר. כי אנחנו מצביעים על משהו ורשום משהו אחר. בסדר, זה התכניות, זו המהות של התכניות.

אם מישהו חושב שאנחנו נקרא רק את הכותרת, שכתוב בה מענקים לעסקים, כזו כותרת, מי יכול להיות נגד? אבל תגידו באמת למי הולך הכסף ולמה זה עכשיו.

חשוב לי שהבנת מה שהסברתי. אני הבנתי. אז זהו, עכשיו תשאל את השאלות. הכסף הזה לא מיועד - - - כמה כסף הולך לארגונים האלה? הכסף הזה לא מיועד בכלל לארגונים המפורטים בתיאור התכנית, כי פירוט התכנית משקף, כמו שחבר הכנסת אזולאי אמר, את הגופים שבדרך כלל משולמים להם החזרי מע"מ גם לפני הקורונה, ובגלל שרשות המסים משלמת החזרים של מסים לארגונים שונים דרך התכנית הזאת מצאנו לנכון לתקצב בתכנית הזאת את המענקים שניתנים מרשות המסים. אבל אתם יכולים לשנות את התיאור,

בבקשה הספציפית הזאת? להבא? אנחנו לא נוהגים לשנות את תיאור התכנית כדי לא לבלבל אתכם כל פעם.

כן הצלחתם לבלבל. זה באמת מצער, אנחנו באמת משתדלים להסביר ולתקן את הרושם.

אנחנו לא רוצים משבר בין לאומי, היושב ראש.

אם הוא היה משנה את המלל היית אומר: למה בתכנית זו וזו כשראיתי תכנית 130401, תכנית התיאור היא תכנית אחרת, אז הוא בא ושם לך את זה על השולחן ועכשיו רק הסביר לך למה זה ככה. יש גם צד טוב בשקיפות הזאת. אני מבין. אז אתה יש לך ככה, פוטנציאל להיות יועץ משפטי או חבר כנסת והוא דובר של האוצר. עד כדי כך הורדת אותי? רמסת אותי לגמרי, אני מבין. אין בעיה, קדימה. כל הכסף שעליו אתם מדברים כאן מדובר על החזרי מע"מ?

כמה החזרי מע"מ? כל הכסף שמדובר כאן הוא מענקים מתוך מסגרת הקורונה, לכן לא מדובר בכלל בהחזרי מע"מ. דבר איתנו בעברית. הבנו שזה נושא של קורונה, הכול ברור. אפס החזרי מע"מ. אין החזרי מע"מ? אין קשר בין תיאור התכנית למהות הכסף. באמת אין קשר. יש קשר, הקשר הוא - - - יש קשר במספר. אין החזרי מע"מ. הקשר הוא שכמו שהחזרי מע"מ מבוצעים על ידי תשלום מרשות המסים לגופים שונים במדינה - - אז גם מענקים מרשות המסים. זה הקשר. בסדר נו. - - גם מענקים שמשולמים מרשות המסים מגיעים לאזרחים אחרים. לכן משתמשים באותו רכיב בתקציב. זה הקשר הענייני, אין פה שום החזר לגופים האלה מתוך הכסף שאנחנו כאן מדברים עליו בפנייה. אם אני טועה עכשיו אז תתקן אותי. אם אפשר לעצור, לשאול את מיכאל למה הוא צוחק. לא נעים לגפני להגיד שהוא עוד לא הבין, אבל זה באמת לא נעים. אבל גם אתה לא הבנת. לא נעים לא להבין שלוש פעמים, אבל בסדר, תתקדם.

הקשר היחיד בין הסכום לבין התיאור, שהסכומים יוצאים מרשות המסים. כן, זה ברור, את זה גם אני הבנתי. השאלה למה לא עשו תכנית מיוחדת לכל ה - - - וכתוב שהכסף הזה מגיע לאנשים.

מה שאתה אומר זה שהתכנית הזאת, הסעיף שעליו אנחנו מדברים זה סעיף שהתכנית מתקצבת החזרי מע"מ לכל מה שאתם כותבים שם, אבל בפועל מתוך התקנה הזאת אתם רוצים עכשיו כסף להחזר לעסקים. נכון. לא לאונר"א ולא לדיפלומטים ולא לאף אחד, ואתה כתבת את זה רק כדי שלא לבלבל אותנו.

אנחנו לא משנים את תיאור התכנית - - - כל הכבוד לכם, מההסבר שלכם, אם היית רביי בחדר אז טוב,

ככה היית מסביר לתלמידים? חשוב לנו לא לשנות את תיאורי התכנית כדי לא לגרום לאנשים לחשוב ששינינו את מה - - - אז למה לא לכתוב שזאת התכנית ולא לעשות מזה בצורה הזאת שאתם עושים, שזה ככה נראה, שהעיקר זה הראשון? לכתוב את התכנית באותיות קטנות, ואחרי זה להגיד שהכסף הזה מיועד להחזר לעסקים בגלל הקורונה. היינו מבינים יותר מהר. אנחנו נשמח לעבוד עם הייעוץ המשפטי של הוועדה בשביל לוודא שאנחנו כותבים את הדברים בצורה ברורה מאוד. בסוף הוא זרק את זה עליכם. אולי אנחנו צריכים להכניס את אלה שעושים אחרי החוק את הנוסח? מה השם שלהם? נסחים. נסחים. נעשה נסחי העברות תקציב, נעשה מקצוע חדש, נסח. אם אפשר רק להתייחס גם לשאלה של חבר הכנסת ינון אזולאי, לגבי מסגרת הקורונה. בוודאי שאנחנו מקפידים לשמור על הוראות החוק, חוק הפחתת הגירעון ומגבלת ההוצאה התקציבית שמנחה אותנו להפריד הפרדה מוחלטת בין התקציב שתוקצב במסגרת הקורונה לבין יתר התקציב. אתה מדבר על קופסאות הקורונה שדיברתי עליהן?

יש גם קופסה, במילים האלה, ל-2022, בסכום של כעשרה מיליארד שקל, בחוק כתוב את זה, כאן מדובר בעודפים משנת 2021 ולכן לא מדובר בקופסה של 22', אלא בהגדרה זה מוקצב ב-2021.

בקופסה של עשרה מיליארד - - - אנחנו מדווחים מדי חודש. לא, אבל בגדול, יש לכם הערכה כמה נשאר שם? אני אוכל לבדוק את זה. הסכומים פה הם סכומים הם מתוך הקופסה של 2021. יש עוד שאלות או שנצביע? צריך לאשר את זה, בגלל שבסוף זה כסף לעסקים בגלל הקורונה. אם אתם חוששים מאונר"א ומהצלב האדום, זה לא שייך אליהם בכלל. במקרה הזה, בגלל שאני לא הבנתי אז מה שמיכאל מצביע אני מצביע.

מי בעד אישור הבקשה מספר 13026? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הבקשה אושרה. הצבעה אושר. 19019, תרבות וספורט, מתקני ספורט. איזה משרד זה? משרד התרבות והספורט. באופן דומה לפנייה הקודמת מדובר בהעברת עודפים משנת 2021 מתוך מסגרת תקציב הקורונה.

גם אני בדיוק חשבתי עליו. זה הנושא שלו. אפשר לקרוא לו, לא? לא צריך. הוא יבוא בשחייה, לא בריצה. בבקשה. מי מסביר? יואב הכט, אגף התקציבים. איך הגעת מאונר"א לספורט? אני הרפרנט הרלוונטי לענייני ספורט. גם לספורט? מדובר בעודפים ממסגרת תקציב הקורונה של שנת 2021, בדומה לפנייה שדיברנו קודם לכן. גם כשתיגמר הקורונה נראה לי שזה ירדוף אותנו כמה שנים, הקורונה הזאת, רק מהתקציבים שכל פעם מביאים פה.

אתם צריכים לעשות סדר בכותרת, מדע, תרבות וספורט? מדובר בסעיף משותף לכל הסעיפים. מה זה משותף? כבר מזמן - - - אני העליתי את זה לפני שנה,

כן, זה כבר הרבה זמן ככה. זה הנסחים יטפלו.

אבל צריך את ההוראה של הלשכה המשפטית של הכנסת לפני זה. צריך לשנות את זה, משום שזה כבר משרדים שונים, אפילו הוועדות פה שונות. אבל בסדר, לא חשוב, שיהיה מעניין אתכם.

אבל הם מקפידים שיהיה כמו שרשום כדי שלא להטעות. אבל לפעמים אנחנו יכולים לדבר איתם, לפעמים יש העברות מעצבנות, אז ככה לפחות יש לך איזה תכנית אמנותית, כותרות. מדובר בהעברה של סכום בגובה של 8,119,000 שקל עבור בינוי מתקני ספורט כחלק מתקציב הקורונה. מדובר ביתרת העודפים של סכום של כ-50 מיליון שקל שכבר - - - הקמת מתקני ספורט, מה זה נוגע לקורונה? במסגרת החלטת ממשלה 326 מאוגוסט 2020 - - - שלא יהיו התקהלויות אז עשו לכל אזרח מתקן. הוחלט להשקיע מתקציב הקורונה במספר רב של פרויקטים, אחד הפרויקטים שהוחלט להשקיע בהם הוא סכום של 50 מיליון שקל עבור בינוי ושיפוץ של מתקני ספורט וזו היתרה. אתה יכול להסביר לנו מה הקשר? אני בעד שיבנו מתקני ספורט,

זה שצריך להתמודד עם הקורונה, גם בסדר.

האמת שהבניינים היו ריקים ואפשר היה לשפץ אותם. ניצלו את תקופת הקורונה, אפשר היה לשפץ.

היה אפשר להיכנס לבניינים, אין פעילות, היה אפשר לשפץ.

נראה לי, זה נשמע הגיוני. החלטת הממשלה 326 - - - רגע, עזוב את החלטת הממשלה. לא, זו לא הממשלה הזו, זו הממשלה הקודמת שהיית חלק ממנה. זה בסדר. האם זה נכון שעמדו מבנים ריקים בקורונה ואז הכסף הזה מיועד לשיפוצים של מתקני הספורט האלה? למיטב זיכרוני בשלב הזה של השנה, באוגוסט 2020 כבר לא היו מתקנים ריקים לחלוטין, זה כבר היה אחרי שמרבית ההנחיות של הסגרים ה - - - מיכל, אז מה הקשר? זה היה לקראת הסגר השני. לא, הוא אמר שבסגרים היה אפשר לעשות. זה לקראת הסגר השני, אוגוסט 2020. אז למה עכשיו הכסף? הכסף תוקצב כבר ב-2020 וב-2021 ומעבירים את העודפים של 2021 - - - אז המתקנים היו ריקים, היא צודקת. הסטטוס הנוכחי של הפרויקטים - - - תקשיב לנו, בגלל שאנחנו לא כל כך מבינים. עם כל הכבוד, אנחנו לא מגלומנים שאנחנו עובדי משרד האוצר, אנחנו צריכים להבין,

המתקנים היו ריקים בקורונה ואז באתם ואמרתם שצריך לשפץ אותם, זאת הזדמנות, ולזה מיועד הכסף. למה היום? הרי היום המבנים, אמרת בצדק, המבנים לא ריקים, אז מה קרה בינתיים? אני לא אמרתי שזה בגלל שהמבנים ריקים. לא, אני אמרתי. אתה חולק על חברת הכנסת מיכל שיר? בגלל שזה כבר מתחיל להיות חמור. אני לא סותר אותה, אולי אני זוכר דברים קצת שונה,

מה שחשוב לי לחדד זה למה הכסף מועבר משנה לשנה והסיבה היא שמדובר בפרויקט בינוי ושיפוץ וזה פרויקט שלא מתבצע באופן מיידי, מדובר בסכום שכבר חויב ופשוט קצב ההוצאה - - - מה זה נוגע לקורונה? הקשר בין הקורונה לבין המתקנים הוא שבהחלטת ממשלה 326 הייתה הנחיה להקצות מתוך כספי הקורונה 50 מיליון ₪ עבור בינוי מתקני ספורט.

מה הקשר? אני יכול לבדוק. מה שמיכל שיר אמרה הבנתי, כי יש בזה היגיון, אבל אם זה לא זה ואתה אומר שמה שהיא אמרה לא נכון, אז מה הקשר בין צריך לשפץ ולבנות את מתקני הספורט,

היה את הקורונה וצריך לעזור בנושא של הקורונה, גם הבנתי,

זה הקשר לקורונה שנשמע הגיוני.

אבל יכול להיות שחיפשו כסף לשיפוץ מתקני ספורט והיה כסף בקורונה. הווה אומר ככה, כל משרד קיבל כסף פחות או יותר במהלך הקורונה, הוא לא ביצע את כולו.

ואמרו שמתוך הכסף הזה שלא בוצע, של ה-50 מיליון שקל של הקורונה, בוא נעשה לו הסבה למשהו אחר. זה נשמע לי יותר סביר. כמקור תקציבי כאילו? כמקור תקציבי. אבל למה אנחנו מעלים השערות? למה אי אפשר לקבל תשובה? בדיוק, אנחנו עוסקים כאן בניחוש. בסוף אנחנו נקלע והוא יגיד הצלחנו.

העניין שמתכנס פה זה דבר מצוין, אבל פה בעצם היה כסף זמין כבר בסוף 21', שמונה מיליון, נכון?

הוא חויב כבר, אנחנו רק מעבירים את הכסף עד שיבוצע סופית בגלל שהפרויקט מתארך באופן טבעי. מדובר בפרויקט בינוי ולכן לא הכול בוצע. יש התחייבות ואין ביצוע עדיין. יש התחייבות והכסף עוד לא שולם לפרויקט.

ואז אתה גררת אותו ל-2022? להשתמש בו ב-22'? אנחנו מבקשים את אישור הכנסת כדי להעביר את הכסף ל-2022 על מנת שיהיה אפשר לבצע אותו. ואז שואל גפני, תמיד, אבל ספציפית על זה, אז ידעת כבר בדצמבר 21' שאתה צריך לגרור שמונה מיליון? כבר ידעת את זה בינואר 22'. בינואר 22' ידעת שלא שולם השמונה מיליון. נכון. יש איזה רציונל לאוצר שאת הפעולה הזאת הוא עושה בסוף שנה ולא מיד כשהוא יודע שיש? זו תשובה שאתם אולי זוכרים שנתתי גם בעבר, בגדול מדיניות העברת העודפים קשורה בדוח הכספי של ממשלת ישראל. הדוח הכספי של ממשלת ישראל מושלם באזור יוני,

משהו כזה, של כל שנה, ועד לאותו רגע אין דיווח מדויק של היקף העודפים באף אחת מתכניות התקציב. מסוכן מאוד מה שאתה אומר עכשיו, בגלל שאם למשל חתמתם עם קבלן ב-2021 והתשלום עובר גם ל-2022 ואתם צריכים את העודף, בגלל שכבר חתמתם חוזה, ככה הסברתם לנו פה. זאת אומרת יכול להיות מצב שלא תשלמו לקבלן בגלל מדיניות כספית של ממשלת ישראל?

אז אם זה חלילה אז שואל חבר הכנסת ביטון למה לא עשיתם את העודפים בינואר? למה אתם באים עכשיו יום לפני שהשנה האזרחית

אבל יש לי שאלה אחרת, הכסף שייך ל-2020, היו כבר שני דוחות. יש לי שאלת המשך. ניקח את המקרה הספציפי, קבלן בנה אולם ספורט, יש תכנון, היתר הבנייה הגיע בדצמבר, הביצוע היה בינואר, צריך לגרור שמונה מיליון. יש לממשלה גם חוק מוסר תשלומים לקבלן הזה, שוטף פלוס 30, זאת אומרת בחוזה מולו או העירייה או הממשלה ישלמו מיידית, אתה בסוף, במדיניות הממשלה שלך לחכות לדוח הכספי של הממשלה, דוח ביצוע בפועל ביולי ואז לדון בו, אוגוסט חופש, ספטמבר, הגעת לדצמבר, בכל הזמן הזה כבר שילמת לקבלן כי לא עשית בעיית מוסר תשלומים מולו. אז היה לך איזה מין סעיף צד למימון ביניים עד שתקבל אישור של ועדת כספים לעודפים? כי אתה שילמת לקבלן. אז אני אשמח להשלים את התשובה שהתחלתי לתת כדי לתת תמונה יותר מלאה ואולי זה יענה על חלק מהשאלות שנשאלו מאותו רגע. בגלל שאנחנו לא יודעים את המספר המדויק של העודפים אנחנו צריכים להמתין - - - לא,

אני שאלתי על הקבלן הספציפי, על השמונה מיליון. מתי הוא קיבל את הכסף? במועד המדויק. נניח שהוא בונה בינואר ופברואר ומרץ חלק והוא צריך לקבל כסף, אתם אומרים לו להמתין לדצמבר? לא, משלמים לו ואז עושים העברה. אז יש מקור מימון ביניים לתשלומים האלה ואז מסיטים מתקציב לתקציב? אני אשמח להסביר. אני חושב שאם אני אוכל להשלים את התשובה שהתחלתי לתת - - - אבל רק על הדוגמה הספציפית, לא עקרונית. מהפרט אל הכלל. יכול להיות שיש בקופת האוצר הרבה כסף שאפשר להשתמש בו בינתיים עד שמאשרים בוועדת הכספים? לא, בוודאי שלא. מה שהתחלתי להגיד - - - לא, זה יכול להיות התזה הזאת? שיש כסף ואפשר, מה ששאל חבר הכנסת ביטון, אתם הרי משלמים לקבלן בזמן ואתם רוצים את האישור לעודפים בסוף דצמבר. אז יש כסף. משרד התרבות והספורט ישלם במועד בהתאם לחוזה לקבלן את הכסף המגיע לו.

אם לא אישרת את העודפים מאיפה? אז אני אשמח להשלים את התשובה שלי שהתחלתי לענות.

אל תשמח כל כך הרבה, תענה. בגלל שהדוח הכספי מושלם רק בקיץ של השנה העוקבת אנחנו בדרך כלל מגיעים לכנסת עם בקשה לאישור מרבית העודפים בשלב מוקדם בשנה, מוקדם ככל הניתן ושם רוב התשלום עובר. במקרה שלנו - - - מרבית העודפים מגיעים בתחילת השנה? מרבית העודפים אנחנו מבקשים מהכנסת לאשר כבר בתחילת השנה. אנחנו מדברים על אותה מדינה? ולכן בדרך כלל לא נגרם פער בין - - - מישהו מכם זוכר שהיה עודפים בתחילת השנה? אני לא זוכר,

יכול להיות שאנחנו לא מדברים על אותו דבר. יכול להיות שהם כללו את זה בתקציב המדינה. אני לא זוכר העברת עודפים שהייתה אי פעם בינואר. יכול להיות שזה בוצע כבר בתוך תקציב המדינה. לא תקציב המדינה, זה עודפים. אני לא זוכר דבר כזה, אתה בטוח במה שאתה אומר? לא כדאי לך לבדוק עוד הפעם? אני כבר נמצא פה הרבה שנים, הלוואי שזה היה נכון מה שאתה אומר. אני חושב שאולי לא ינואר, אבל אני חושב שברבעון הראשון. ברבעון הראשון? עודפים? את זוכרת שהיה? גם ברבעון השני לא העבירו. תיאורטית, גם אם לא אישרת פה כלום הכול ישולם. כן, בדיוק, משלמים בזמן הוא אומר. אז למה צריך בכלל עודפים? זהו, אני לא יודע מה אנחנו עושים פה עכשיו. אני חושב על זה, משפטית יש חוזים,

הוא אמר שמשלמים בזמן. הוא אמר כמה דברים - - - מה לא? היא אומרת שלא. הוא אמר כמה דברים נכונים.

אנחנו לא עכשיו יושבים על משרד התרבות, שלא תתבלבלו, אנחנו רק לוקחים את הקייס סטאדי הזה, זה חל על כל הממשלה. מדברים עקרונית. אני רוצה להגיד לך,

העודפים שאתם מביאים לוועדת הכספים ברוב המקרים מגיעים בסוף השנה, ברוב המקרים. אני לא אסכים לדבר כזה, מכיוון שהנה, זו הדוגמה של עודפים שמגיעים בסוף דצמבר, אנחנו נמצאים ממש ביום האחרון, והמציאות היא שמדובר על מתקני ספורט שאתה אמרת, בצדק, שמשלמים לקבלן בזמן, זאת אומרת יכול להיות ששילמו לו בכלל בינואר, או בפברואר. אתם מחכים לסוף השנה עם העודף כדי להעביר את זה בוועדת הכספים,

יבוא לאגף התקציבים ויגיד: אני צריך כסף בשביל בנייה נוספת או שיפוץ של מתקני

אם אתה תדרוש יותר מדי לא נביא את העודף לוועדת

זה לא יכול להיות שאנחנו נשב פה בסוף דצמבר וכל הזמן

המרכב"ה נסגרת,

אני לא אוהב את הדבר הזה ואנחנו לא יכולים לעבוד תחת איומים ולחצים ולכן אני מבקש שתעבירו את זה בתחילת

פה מדובר בעודפים של קורונה משנת 2021 לשנת 2022 על תשלום לקופות החולים על ביצוע חיסונים ובדיקות, אין פה כסף לבתי החולים, זה רק עודפים. רק של קופות החולים? נכון, על גל האומיקרון שהתחיל ב - - - ומה עם הכסף של בתי

תגידי

בבקשה, 288 מיליון זה לא סכום גדול

הקורונה בשנת 2021 היו מאוד גדולים כי - - - אולי בגלל שהתרגלנו למה שיואב היה מביא לנו,

אבל אלה פעולות שאי אפשר לבצע תוך יום אז הן כבר בוצעו.

זה בוצע כבר? אז אם זה לא אושר פה איך זה בוצע? המענקים שניתנו בשתי התכניות הללו אלה מענקים

ששאלת לגביהן, אלה חברות ש

זה מה שאני מבין, שאנחנו השארנו הרבה כסף. אז יש לך הבנה לקויה. אולי ההבנה שלך לקויה.

עכשיו נחזור לשאלה הרצינית,

למה כתבתם 22'? לא, אבל מבחינה חשבונאית אתה חייב למשוך את זה

יש הבחנה בין מנגנון התשלומים למנגנון ההתחייבויות. ברגע שמשרד מקבל את הכסף בתקציב המקור שלו, בבסיס תקציב או בשינויים

מאן דסני עלך, לחברך לא תעביד.

לא זה הקדמה לדיון. אתה מתכוון שהנדל לא היה צריך לעשות לנו את מה ש אנחנו חברים. לא, זה היה פתיח, זה היה רקע לדיון. 39004, מי מסביר. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 4,232 אלפי ₪ - - - מי מקבל את משרד

התקציב מיועד לחיבור בתי חולים לגז טבעי, תקציבים שמופנים להקמת קווי הגז. אני חייב לשאול. אני מכיר את הנושא הזה, יש חלק מבתי החולים שנותנים להם עידוד לעבור לגז, מה קורה עם בית חולים בצפת, זיו, כבר עברו לגז, חלקם?

אז הקול קורא יצאו בו שבעה קווים לחיבור בתי חולים לגז, מתוכם זכו חמישה קווים. מי שאמור להתחבר בקווים האלה זה אסותא תל אביב,

בילינסון, גליל מערבי ורמב"ם. חוץ מזה ליתר הקווים יש עוד תכניות. בדרום אין כלום? למשל סורוקה? במסגרת הקול קורא הזה ספציפית לא

בצפון הוא אומר שיש גליל מערבי ונהריה שם. אבל זה אחד וברמב"ם שהוא מרכזי. אם אנחנו מסתכלים יותר לכיוון נצרת. למשל אסותא תל אביב זה בית חולים פרטי, נכון? זה לא ממשלתי, זה של קופת חולים מכבי, אבל הוא נחשב כבית חולים פרטי. גם הם יכלו לגשת? התקציב לא מופנה לבתי החולים עצמם, זה לתשתית, חברות החלוקה הן אלה שניגשו לתשתית ולא בתי החולים עצמם. ואין לכם מעקב למה למשל בדרום בכלל אין כלום? מאשדוד ודרומה אין לך, גם ברחובות. אנחנו במעקב, יש 11 בתי חולים שחתומים על הסכמים עם המדינה, עם חברות החלוקה ליתר דיוק, ביניהם סורוקה, ברזילי, זיו בצפת, גם העמק. תודה רבה. יש לי עוד שאלה קטנה. אדוני, שר התשתיות, יש מפעל בנהריה שמחכה לגז ומפעל בלוד, עשיתם חברות פרטיות, את החלוקה נתתם לחברות פרטיות, את ההולכה נתתם לחברה ממשלתית שכבר הוליכה את הגז והחלוקה לחברות פרטיות ולא הגיע גז למפעל בנהריה ובלוד, איפה זה עומד? אנחנו במעקב צמוד, כמובן גם רשות הגז במעקב צמוד בנושא.

תאריך יש לך בשבילי? יש כמה דברים שהמדינה עושה ואנחנו בוחנים וגם חלק מזה - - - לוד ונהריה, נתתי לך מקומות ספציפיים. לוד זה מרכז הארץ.

כי יש בגדול תכנית לבחינת עדכוני תעריפים וקידום תהליכים נוספים בתוך הרשויות. אתה לא עונה לי על השאלה, יש מפעל בנהריה בלי גז, נתתם לו גז? אתה יודע על מה אני מדבר? אתה לא יודע. לא, אני מכיר. דיברנו על זה גם בוועדת כלכלה בעבר.

כל שכן. אז יש גז או אין גז במפעל בנהריה? פרטנית אפשר לבדוק, אני לא יודע להגיד. נציג המשרד יוכל להתייחס לזה. בפעם הבאה שתבואו לפה נהיה יותר קשים איתכם על מפעלים בלי גז.

כן, אנחנו ניסע ללהבים. רק תדע, הרב גפני, אומרים הפרטה זה קדוש, אז המדינה קבעה ככה. חברה ממשלתית תביא את המוביל הארצי של הגז מהנגב והגליל והיא גמרה וביצעה 100%, חברה ממשלתית נתג"ז ואז היא נתנה שלוש חברות לחלוקה למפעלים ולגופים והם לא ביצעו את עבודתם, חברות פרטיות. לאחר ששולם הכול. הפרטה בלי ביצוע, והחברה הממשלתית 100% ביצוע. כבר פעם 200 שאנחנו שומעים את זה. חברה ממשלתית 100% ביצוע איכותי וחברות פרטיות בהפרטה, נגב גליל מרכז, והמחיר שונה של הגז. הלקוח נדפק לפי החברה שנפלה עליו. נגיע גם לזה בעזרת ה'. מי בעד אישור הבקשה 54053? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הבקשה אושרה.

משרד החינוך פיתוח, 60010. הפנייה נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת 2022 בסך של 39,880,000 ₪ במזומן לתכנית התקציבית 600210 לבניית כיתות לימוד. כמה כיתות? מדובר ב-630 כיתות שהוקצו בשנת 2020, כרגע העודף המועבר בגלל תת ביצוע ברשויות המקומיות, או האטה בקצב הביצוע הצפוי. איזה רשויות? הכיתות הוקצו בהתאם לקריטריונים של משרד החינוך, ככל שהוועדה מעוניינת נוכל להעביר את הרשימה המלאה. כן, נשמח. יש קריטריון חדש של משרד החינוך על בניית כיתות? לא. אותו קריטריון שהיה בשנתיים האחרונות. אותו קריטריון? אין שינוי בבניית כיתות? למה הכוונה? הכוונה שיש העדפה לחינוך הממלכתי ויש שינוי במוכר שאינו רשמי. הקריטריון הזה קיים מאז ומעולם. אין שינוי בקריטריון? הקריטריון כשלעצמו קיים כבר מספר שנים. זאת אומרת שאם יש ילדים שנמצאים במוכר שאינו רשמי והם נמצאים בקרוון, אז הם לא יקודמו? עד שהממשלה הבאה תיכנס, הרב גפני. יש גם ילדים בממלכתי שלומדים בקרוונים. רגע, נשמע תשובה. הצרכים מועלים על ידי הרשויות, ככל שהרשות המקומית מקצה מתוך המבנים שיש לה למוכש"ר אז היא מקצה, אבל היא זו שדורשת את הכיתות שחסרות. זה תלוי ברשות המקומית?

משה, אתה עושה ככה.

כן, זה ככה. רק להזכיר מלפני כמה חודשים כאן בוועדה, על זה קָבַלתי, שזה דבר לא תקין, ואני יכול להגיד שבהסכמים הקואליציוניים אני מקווה שיטופלו, משה, שלא תצטרך להתנצל עוד פעם בוועדה על הנושא הזה.

אבל, חיים, אני לא אוהב את המילים הסכמים קואליציוניים. אני מצפה מאנשים - - - לא, מופיע שאין תקציבים קואליציוניים. לא, זה לא כסף. אפס תקציבים. נכון. הסכם איך יחלקו את הכסף במשרד החינוך. זה בגלל שאני מצפה מפקידי ממשלה, מרשויות מקומיות, ממשרדים, שלא עושים הבחנה בדבר כזה ברור, לא עושים הבחנה בין ילדים, אומרים ההוא יקבל וזה לא יקבל. קוראים לזה אפליה, כבוד הרב. וההוא יקבל רק אם יישאר משהו, פירורים. אני לא אוהב את זה, לא צריך קואליציה בשביל זה. מי בעד אישור 60010 של משרד החינוך פיתוח? מי נגד? מי נמנע? הבקשה אושרה. הצבעה אושר. 67009, משרד הבריאות, פרויקטי בינוי ופיתוח. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 26,132,000 ₪ במזומן. למי זה מיועד? לבינוי מחלקות קורונה בבתי החולים. עוד הפעם קורונה? כמה שנים יהיה עוד תקציבים בנושא של הקורונה? אנחנו מתפללים שלא יהיה יותר קורונה. מה זה הכסף הזה? אם זה מזומן זה התחייבות קודמת?

אנחנו עדיין בפניות עודפים של התחייבויות פרויקטי פיתוח למחלקות קורונה שנפתחו ב-21'. התחייבו כבר. אפשר להתפלסף, אבל הם כבר התחייבו. לא, אבל השאלה שלי למה לא כתבתם פה שזה קורונה? עד שמשהו הוא באמת קורונה אתם לא כותבים קורונה? שאלה טובה.

ינון, אתה לא רוצה ללכת הביתה היום? טעות סופר, נכון?

כן, זה תקציבי קורונה. והתמיכה בבתי חולים, איזה בתי חולים זה? כל בתי החולים, חולק באופן שוויוני, גם הממשלתיים, גם של כללית וגם עצמאיים. גם הציבוריים בפנים? נכון. 67009, מי בעד אישור הבקשה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הבקשה אושרה. הצבעה אושר. 79024, משרד התחבורה פיתוח. הפנייה נועדה להעברת עודפי תקציב קורונה משנת התקציב 21' לשנת התקציב 22' בסך של 1,352,745,000 ₪ בחלוקה לתכניות הבאות, תכנית ראשונה רכבות כבדות, 795001, 352 מיליון. מה זה, סכום כזה גדול בעודף? אני אסביר. ההתחייבות בכל התכניות זה עבור פרויקטי תשתית כאשר כל המזומן תוקצב בשנת הבסיס של 2021 בגין הפרויקטים האלה, כמובן שהביצוע לוקח מספר שנים ולכן התחילו לבצע את כל הפרויקטים כבר בשנת 2021, כבר יצא מזומן משמעותי בגינם, בשנת 2022 הפשירו את הביצוע ועכשיו אנחנו מבקשים את פניית העודפים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית, פיצויים למפעילים בגין הפסדים שנגרמו עקב נגיף הקורונה. זה הסיפור? סכומים כאלה? אני אסביר. למשל סובסידיה לתחבורה הציבורית, מה זה נוגע לקורונה? למה יש עודף?

הקורונה גרמה פגיעה בהיקף הנסיעה בתחבורה הציבורית, נחתמו הסכמי פיצויים עם המפעילים השונים, בגלל שהפיצוי מתבסס על הביצוע בכל השנה כמובן שהוא לא היה יכול להיות משולם כולו בשנת 21' ולכן העודף עובר לשנת 22'. אגב, יש לכם גם פיצוי הפוך מהחברות עצמן כאשר לא עומדים בלוחות הזמנים וכאשר אין להם מספיק אוטובוסים? כן, יש קנסות. אני מבקש אם אפשר להעביר לוועדה את הקנסות שקיבלו החברות ואיזה חברות בשנה האחרונה על אי סדר, שהם גם לא הפעילו קווים כמו שצריך, גם בכמויות וגם בזמנים וגם את האזורים, מאיפה זה הגיע, כי אנחנו מקבלים תלונות מכל מיני אזורים. אנחנו נשמח לקבל את הפילוח של זה ואת הכספים. האם נכון שהתפנו לכם כ-200 מיליון שקל של מימון לתחבורה ציבורית במסגרת הרפורמה החדשה בתחבורה הציבורית? כי במסמך רשמי של משרד ראש הממשלה, שהוכן על ידי האוצר בשיתוף לקראת דיון של בנט, שם נכתב שנחסכו למדינה כ-150 מיליון שקל סבסוד תחבורה ציבורית ברפורמה והשאלה שלי לאן הלך הכסף הזה. אני אענה באופן קצת יותר רחב. הסבסוד לתחבורה הציבורית גדל - - - דווקא אנחנו לא אוהבים רחב, אנחנו אוהבים ממוקד. שאלתי אותך, עשו רפורמה בתחבורה ציבורית, יש מסמך רשמי של רוה"מ עם האוצר, שם כתוב לדעתי 150 מיליון נחסכו ברפורמה הזאת בסבסוד תחבורה ציבורית, איפה ה-150 מיליון הלכו? זה די ממוקד, אני חושב, לא רחב. באופן ממוקד אני אגיד שהסבסוד עולה בכל שנה. איפה ה-150 מיליון? שואל חבר הכנסת ביטון. אני לא יודע

זו תשובה. כי פשוט אמרו לנו שלא יכול להיות שלקחו כסף מאזרחים או מערים או מהתייקרויות, לא יכול להיות שלקחנו כסף ממישהו, אז אתה מסכים איתי שהיו 150 מיליון שנחסכו ברפורמה?

אתה יודע על סכום כזה? לא מכיר סכום כזה. אתה יודע על סכום אחר?

אתה אחראי על כספים במשרד התחבורה?

האם היו כספים שנחסכו ברפורמה בגין הרפורמה הזאת של סבסוד תחבורה ציבורית?

ואני מזהיר אותך שאתה צריך להיות דובר אמת פה ואנחנו נבדוק את זה אחר כך. א', אנחנו מקפידים להגיד רק את האמת.

היה אחד ממשרד התחבורה שנאסר עליו להגיע לוועדת הכלכלה. אז הוא מגיע לפה. לא, הוא שיקר את הוועדה. לא, זה אנחנו לא מסכימים. אז תגיד לנו רק את הנתונים. הוא לא התכוון אליך. ודאי שלא. יש לך אופציה, א' זה כן,

שתי התשובות נכונות. אני אבחר ב-ד'. אם חבר הכנסת רוצה אני אוכל לפרט על - - - לא, הוא שאל שאלה נורא פשוטה, שגם מעניינת אותי, לא העזתי לשאול.

סליחה שאני אומר, אני פעם ראשונה אומר, יכול להיות שאת זה לא לאשר. אם אין תשובות טובות על כסף שנלקח מהחלשים ביותר ואיפה הכסף הזה, יכול להיות שלא צריך לאשר את ההעברה הזאת. השאלה היא האם כתוצאה מהרפורמה נחסך כסף? למיטב הבנתנו לא נחסך כסף, התעריפים התקזזו בגלל שהורידו תעריפים מסוימים והעלו תעריפים אחרים, כך שבסך הכול הרפורמה הייתה בסכום אפס ולא נחסך כסף. אני לא מכיר את המסמך המדובר, אבל אנחנו כמובן נבדוק שוב. וככל שהתשובות יהיו אחרות - - - מיכאל, אם אתה אומר לא לאשר זה כסף שהולך לאיבוד. מה לאיבוד? תסביר לי, נניח היום לא אישרנו את זה, מה יקרה? אז אין את הכסף הזה. מה זה אין? הרי הוא לא נעלם מהעולם.

מה זה?

הוא נעלם מהעולם, אין. תסביר, מה זה, מטבעות, כיכרות זהב שהלכו? טבעו בים? בסדר, אם אתה מבקש אני לא מצביע. אני שואל אותך מה המשמעות. לא, לא, אנחנו - - - לפי חומרת המשמעות.

אני מציע שנצביע, תגיש רביזיה והם יביאו לך תשובה. הוא הביא תשובה.

הוא אמר שהוא לא מכיר דבר כזה, יכול להיות שהוא צריך להכיר. אבל מתי נשחרר את הרביזיה? השנה הסתיימה. הוא אמר שהרפורמה בתחבורה הציבורית היא בסכום אפס, אתה העלית במקום אחד, הורדת במקום שני. אין כסף שקיבלו כתוצאה זו הייתה השאלה שלו, התשובה לא, אין חיסכון של כסף ברפורמה. הוא אומר עד כמה שידוע לו, אני אומר אולי הוא יכול לבדוק את הידוע. מה, אתם רוצים לבדוק יותר? אתה אומר לא, זה לא מוחלט? ככה לפחות הרפורמה בוצעה. שוב, אנחנו נבדוק את זה שוב, יכול להיות שהתשובות יהיו אחרות, משרד התחבורה, זה ביצוע בפועל, וכמו שהרפרנט פה אמר - - - יש דוח של משרד האוצר לראש הממשלה שהרפורמה חסכה 250 מיליון שקל. ככה הוא הראה לי עכשיו.

רפורמה 'דרך שווה', מצגת לראש הממשלה בנוכחות משרד האוצר, המסמך הזה הוא של משרד ראש הממשלה ומחיר הרפורמה, כתוב פה, על פי משרד האוצר החיסכון לתקציב המדינה מצעדים אלו מוערך בכ-250 מיליון שקל לשנה, המשמעות היא שהנטל הכולל על הציבור גדל בסכום זה. מסמך רשמי שלכם.

מה שהתחלתי להגיד מקודם, אחוז הסבסוד של התחבורה הציבורית רק גדל, אנחנו עומדים על 80% סבסוד, התעריף הממוצע לנוסע, שזה כולל גם את הנחות הסטודנטים, כל אפשרויות ההנחה, עומד על בערך 3.5 שקלים, ההבדל של מה שעשתה הרפורמה, באמת שינתה את התעריפים לפי קילומטר נסיעה. הנקודה החשובה שצריך להגיד זה שהסבסוד עולה בכל שנה בשנים האחרונות והתקציב לסבסוד עולה, כלומר אם הרפורמה גרמה לחיסכון התקציב חוזר למשרד בהיבט זה שהתקצוב לתחבורה הציבורית רק גדל משנה לשנה. אבל כתוב כאן, הנטל הכולל על הציבור גדל בסכום זה. הנטל גדל. זאת אומרת מישהו שילם יותר, זה לא סכום אפס. אני לא יודע להתייחס למצגת ולמסמך - - - מסמך רשמי במשרד ראש הממשלה שהוכן על ידי האוצר. יש משהו יותר רשמי מזה?

אני לא יודע להתייחס למסמך ספציפית. אני רוצה לדעת מה המשמעות המעשית שלא נאשר את זה היום, מה המחיר למדינה ולאזרחים? אם אין מחיר אני לא רוצה לאשר, אני רוצה לדעת מה המחיר. מה המשמעות?

אני בעד, אבל זה כסף שהולך לאישור. תסביר לי, מה הנזק לאזרחים?

יהיה עיכוב בביצוע של הרכבות הכבדות, יהיה עיכוב בביצוע של הכבישים הבין עירוניים, יהיה עיכוב בביצוע, אין כסף. יבוא פקיד שיושב במשרד התחבורה ויגיד: אין כסף ומי שאשם בזה זה גפני. וביטון. לא, תחלק 50-50. מיכאל ביטון.

הם לא מאשרים סעיף 46 וכשאנשים פונים אליהם במשרד האוצר ואומרים להם: למה לא אישרתם לי את סעיף 46? גפני מעכב. ואגב, שים לב שעוד מיליארדים בתחבורה, שקל לא לבטיחות בדרכים. לא, זה בעודפים. לא, אבל זה פיתוח. מיכאל, זה עודפים של פיתוח. פיתוח זה גם בטיחות בדרכים. הרב גפני, אם אפשר רגע. מדברים פה על תחבורה, אני רק מנסה להבין, אני פניתי למשרד התחבורה במכתב בעניין קווים בגבעת זאב שלא מגיעים, מאחרים ופשוט אפשר לומר עושים מה שהם רוצים, והתשובה שקיבלתי היא תשובה פאתטית לחלוטין, שהם מגבים את החברות. התשובה של משרד התחבורה, שהם מגבים את החברות על איחור של נהגים וכו'. הייתי שמח מאוד, אולי ברמה הפרטנית, אם כבר צריכים לתת תשובות לוועדה, אני אפנה אליכם ישירות שתבדקו עם משרד התחבורה את סוג התשובה. כי אם הייתה תשובה נורמטיבית אז זה בסדר, אבל התשובה הייתה תשובה ממש שמראה מה קורה בכל הארץ בעניין הזה. הייתי שמח מאוד גם בעניין הזה. אין בעיה. אני לא מאיים, אגב. אני גם ביטון, לא מאיים. בגלל זה אתה לא תקבל. בסדר, אתה צריך תשובה. אני מבקש, מה שהעלה חבר הכנסת ביטון במסמך הזה שהוא הראה ממשרד ראש הממשלה, אני מבקש תשובה על זה. אני רוצה לדעת מה זה הכסף הזה שנופל כנטל על הציבור.

אני אבקש מחברי הוועדה לאשר את הפנייה הזאת, את הבקשה, מתוך חוש האחריות שיש לוועדת הכספים בעניין הזה, אבל אני רוצה תשובה ואני רוצה את התשובה בתוך כמה ימים. היום אנחנו ביום רביעי, עד יום חמישי הבא לתת לנו תשובה למסמך שהראה חבר הכנסת מיכאל ביטון. לא תשובות ערטילאיות. ובאחריות נציגי המשרד והאוצר שנוכחים בישיבה הזאת, להביא תשובה מבוססת.

בקשה 79024 משרד התחבורה, מי בעד אישור הבקשה? מי נגד? מי נמנע? הבקשה אושרה.

בקשה 83024, הוצאות פיתוח אחרות, פיתוח משרד האוצר דיגיטל וסייבר, ירושלים ומורשת. מי מציג את הבקשה? יובל צפריר, אגף התקציבים. אני רק רוצה לדעת, האם בתכנית 'מסע' החרדים בחוץ? יש 'מסע' חרדי.

פעם היה. יש ישיבות. היום אין. לא, יש. אז בואי שבי ליד השולחן. בגלל שרציתי לא להעביר את זה, אבל מיכאל ביטון שכנע אותי. האם החרדים יצאו מתכנית 'מסע'? ככה אמרו לי. אנחנו לא קוראים להם חרדים, קוראים להם משתתפים בלימודי יהדות. לא חשוב איך אתם קוראים להם, אני רק רוצה לדעת עם החרדים בחוץ. בגלל שפנו אליי אמריקאים ואירופאים ואמרו שלא, הם לא נמצאים עכשיו בתכנית. 3,500 משתתפים השנה נמצאים בארץ, בלימודי יהדות. לא שאלתי על לימודי יהדות.

אדם חרדי שרוצה להשתתף בתכנית 'מסע' הוא בחוץ. אדם חרדי שרוצה להשתתף בתכנית 'מסע' מגיע ללימודי יהדות, מדרשות וישיבות. כמה יש באחוזים?

שהגיעו למדרשות וישיבות? מתוך כמה? מתוך 12,000. אז סתם עבדו עליי? הבאתי את הנתונים, יש לי אותם גם פה.

אתה יכול לראות כמה משתתפים הגיעו כל שנה החל מתשפ"א ללימודי יהדות. זה בתשפ"א, כשהיה קורונה,

השנה, ועוד צפויים להגיע. שאלה שעלתה פה גם בפעם הקודמת, אחד התורמים הגדולים זה כנראה אדלסון, הוא הקטין את התרומה שלו. לא, זה 'תגלית', לא שלי. יש תרומות ל'מסע', יש מימון של פילנתרופיה.

'מסע' זה מול הסוכנות היהודית וממשלת ישראל. הסוכנות זה מקורות מימון של אנשים שתורמים. אבל היא לא יודעת מה התרומות. זה 50-50?

היא מקבלת מהסוכנות, היא לא מקבלת מתורמים. מה זה לימודי יהדות, ודאות גבוהה, ודאות נמוכה? מאז הקורונה התקציב של פרויקט 'מסע' מתחלק לשניים, יש תקציב בסיס, נקרא לזה, מרגע חתימת ההסכם, ועוד תקציב שמתווסף בהתאם ליכולות מימון, גיוס תרומות וכו' בשלב השני, לכן חילקנו את זה לשניים כשמכל סוגי התכניות בכל שנה יש גם בחלק הזה וגם בחלק הזה כדי שנוכל לאפשר תזרים הרשמה של משתתפים. עוד שאלות? תכנית חשובה.

נכון. אני מתאפק. תעבור להצבעה. 83024, מי בעד אישור הבקשה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הבקשה אושרה.

את יודעת למה בפרסום שאתם עושים בחוץ לארץ יש שם נערה בת 20 בערך עם תפילין?

הוא שואל אם ככה אתם מביאים את החרדים. לא שאלתי את זה. יש לך תשובה? תגידי לי אחר כך בצד. אתה מדבר על האתר של - - - לא, אני לא מדבר כלום. נדבר פעם. אוקיי, נדבר. 20027, משרד החינוך. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשימוש בשנת התקציב 2022 בסך של 37,467,000 ₪ במזומן כחלק מהמסגרת המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן. תכנית מספר אחת, 206001, פעילויות מטה מרכזיות, פעולות ושכר, 1,938,000 ₪. תכנית מספר שתיים, 206302, החינוך העצמאי, 1,592,000 ₪. תכנית מספר שלוש, 206303, מעיין החינוך התורני, 109,000 ₪. תכנית מספר ארבע, 206501, שירותי עזר, הסעות ומענקים לפיתוח, 29,445,000 ₪. תכנית מספר חמש, 206601, המינהל לחינוך התיישבותי, 1,504,000. תכנית מספר שש, 206702, הארכת יום הלימודים, 2,879,000 ₪.

רק להגיד שני דברים.

יש בתקשורת הרבה מאוד מלל ודיבורים שקריים וגם הייתי אומר אפילו לא מתורבתים - - - בגלל זה התאפקתי. כולל בורות מלאה של אותם אנשים שאומרים את הדברים ומתיימרים להבין בחינוך. כאן כשאנחנו עם החבר'ה של החינוך מדברים על תוספות אז אתם יודעים שמה שאנחנו מדברים עכשיו על תוספות הם קוראים לזה גירעונות, גירעון של הרשתות, גירעון של זה. אז כאן המקום בפני אנשי המקצוע להגיד שמי שכותב את זה הוא לא רק בור, הוא גם לא מבין בחינוך כלום וגם לא בתקציב כלום. מדובר בסך הכול בהשערה שאיננה נכונה לגבי התקצוב של אותה מערכת ובסוף האוצר מתקן את החוסרים שהוא לא שיער כראוי את ההוצאה שלהם. אז זה המקום לתקן את הדבר הזה.

אולי תגידי לי, מה שדיברנו על החוסר של אותם שישה, זה תוספת על ה-109? ברגע שיאושר, יש פה איזה שהוא חוסר. כל העודפים

הבנתי. הדבר השני פחות רלוונטי, רק הסברתי לציבור שאנשים חושבים שמעבירים פה תוספות או העברות, הם קוראים לזה גירעונות, הם לא מבינים שזה מתוקצב 100% והאוצר פשוט לא עושה אפיון כמו שצריך למחיר השעה או הצורך של הרשתות ובסוף האוצר מתקן את זה. אז פעם אחת שיידעו, אין לרשתות גירעונות, זה פשוט טיפשות לומר את זה. כן, אבל זה בכל אופן כתוב בדה-מרקר. אז זה הופך להיות נכון, כבוד הרב?

אה, רציתי לדעת. כמעט עשיתי מנוי עכשיו לדה-מרקר. אל תעשה מנוי. טוב, תודה. אני כל פעם מסבירים לי במשרד החינוך, נמצא פה גם משה שגיא וגם אנשי משרד האוצר, תקצבו לא נכון. זאת אומרת היה תקצוב בחסר, מה שלא קורה בחינוך הממלכתי, אין דבר כזה, שם משלמים משכורת למורֶה או למורָה ובסדר, פה נותנים את זה, יש תקצוב בחסר אז משלימים את זה בסוף השנה. אתם בכלל עושים את החשבון, אבל דה-מרקר הבין אחרת. חסר אצלו זה גירעון. מי אנחנו כלפיו? כן, גירעון. אין גירעון, אין דבר כזה. כלכליסט מדויק, דה-מרקר בעייתי. משרד החינוך, 20027, מי בעד אישור הפנייה? רגע, רגע. זה נפל לי כמו פרי בשל ליד. בדיוק הכניסו לי איזה מסמך, אני רואה פה - - - במקרה הכינותי. לא, ראו שלא הכינותי. תכנית 'ניצנים', אני מחזיק פה מכתב של ראש עיריית אשדוד, ד"ר יחיאל לסרי, אמנם הוא כתב אותו לראש הממשלה הנכנס, זה עומד עכשיו להסתיים בסוף השנה, אנחנו מדברים על הפריפריה הגיאוגרפית, כלומר הורים יצטרכו לשלם מ-50 שקל ל-300 שקל, מה צריך לעשות כדי שזה ייכנס עכשיו לתוקף שההורים ימשיכו לשלם 50 שקלים ולא 300 שקלים. באופן כללי אני אגיד שהפנייה שאנחנו עוסקים בה כעת היא לא רלוונטית. ידוע, אבל מכיוון ש'ניצנים' נמצא בתכנית אנחנו מעלים את זה.

אז התכנית להקלת יוקר המחיה ששר האוצר יצא איתה בתחילת השנה, במסגרתה הגדלנו את הסבסוד בצהרוני 'ניצנים' באשכולות 4 ו-5 ב-250 ₪ לילד, התכנית מראש הוגדרה לשנה והסבסוד המוגדל עתיד להסתיים ב-31 בדצמבר. ככל שהממשלה תחליט לשנות ולהתאים את סדרי העדיפויות שלה - - - לצורך העניין אם היא תחליט ביום ראשון בישיבת הממשלה הראשונה, לא יודע מתי היא תקרה, בפעם הראשונה שיתכנסו, זה ייכנס במיידי? או שזה ייכנס רק לקראת שנה הבאה?

בכפוף למקור תקציבי כדי שיוכל לממן את ההגדלה הזאת, זה משהו שיהיה ניתן לבצע כמו שביצעו אותו בתחילת השנה הקודמת. התכנית הרי יצאה לפועל החל ממרץ ולא מתחילת השנה. כלומר יש אפשרות בשבוע הבא לצורך העניין, אם מוצאים לזה כמובן מקור תקציבי, לעשות את זה שכבר בשבוע הבא הסיפור של הצהרונים ימשיך וההורים ימשיכו לשלם רק 50 שקלים. בכפוף להחלטת ממשלה ובהתאם להעמדת מקור תקציבי מתאים. שאלה. כשמביאים דבר כזה, מדיניות של שר,

הכול בסדר, האוצר מאשר שזה ייפסק בדיוק באמצע שנה להורים? אנחנו נמצאים, אם תסתכלי, בשנה העברית זה כסלו, יש לנו עוד שמונה חודשים לפנינו, אבל ארבעה חודשים אחרינו, כלומר אנחנו נותנים להם ובאמצע שנה מפסיקים להם את זה. הורה שמסתדר מסתכל לשנה הקרובה שלו, הוא רואה מה קורה איתו, הוא יודע למצוא עבודה, יודע את הצפי, יודע את השקט, אנחנו מפסיקים לו את זה עכשיו באמצע, איך אוצר מאשר דבר כזה? אפילו שתגידי שזו שנת תקציב, שבדיוק מסתיימת שנת תקציב, הכול טוב ויפה, אבל ידענו מראש, יכולנו להקציב לזה יותר ולהגיד,

מקסימום נעביר את זה לשנה הבאה,

כמו שיש תכנית חומש לחמש שנים ולשנתיים ולארבע. זה מה שצריך להיות. אז חשוב להגיד שבגלל שהתכנית החלה באמצע שנת 2022 לא היה מקור מראש להאריך את זה ל-2023. בהחלטה של משרד החינוך החליטו שעדיף להגדיל את הסבסוד גם בחלק משנת התקציב תשפ"ג ולא מראש להחזיר אותו לקדמותו ולכן כבר מראש כשפורסם הקול קורא הובהר מראש שהתקציב בסוף דצמבר 22' יחזור לקדמותו. שוב, כמו שאני אומרת, ההעדפה הייתה להגדיל את התקציב ולהמשיך אותו מאשר להחזיר אותו לקדמותו עוד טרם נגמרה התכנית. ככל שהממשלה תבחר - - - כמה עלות שנתית זה? לפי התחזית שלנו 150 מיליון. לסיים עם זה את השנה?

אתה מכיר את האירוע של הצהרונים?

זה קשור. זה נגמר ב-31 לחודש. לבקש פנייה לממשלה הנכנסת שייקחו את זה, כי אי אפשר להפסיק להורים באמצע. אנחנו אולי נוציא ביחד מכתב בעניין הזה. זה 150 מיליון, אבל זה להורים לצהרונים.

אני רוצה להמשיך את מה שינון אמר. אני גם רוצה להגיד בסוגיה הזאת. אני רוצה להמשיך את מה שינון אמר, וזיהינו איזה שלושה-ארבעה דברים שבמצב הביניים של ממשלות מתחלפות האזרחים נפגעים, כמו הצהרונים האלה, שאין רציפות ואז אין פתרון, כמו ההתייקרות במס רכבים, כמו מענקים למקבלי שכר נמוך, ההגדלה שהייתה והיא נסגרת, כמו זיכויי מס למשפחות עם ילדים, זיכוי מוגדל שניתן השנה. כל הפעולות האלה נפגעות ב-1 בינואר. ייתכן שאנחנו צריכים לבקש מהממשלה הנכנסת בישיבתה הראשונה, ממש בימים הראשונים של ינואר לאשרר את ההחלטות האלה וכך נייצר רציפות, שהאזרחים לא ייפגעו, על אותם ארבעה-חמישה דברים. זה אתגר לעשות את זה, אבל אם האוצר יירתם והממשלה תרצה אז להביא החלטת ממשלה על הרציפות של סוגיות כאלה. לדעתי זה לא החלטת ממשלה, זו חקיקה. נקודות זיכוי זו חקיקה. אז גם חקיקה, עם פטור מהנחה ולהביא את זה. זו הייתה הוראת שעה וצריך להאריך את זה.

אני מסכים איתך. אני רוצה להמשיך את הסוגיה של 'ניצנים' ולשים על השולחן את הבעיה של אוכלוסיות מסוימות שנמצאים לרוב בתוך מועצות אזוריות או בערים שיש שכונות מסוימות שהן ברמה סוציואקונומית מאוד נמוכה והיישוב ברמה סוציואקונומית בממוצע גבוהה, ואז מה שקורה, שאותה אוכלוסייה, ואנחנו מדברים על אלפי ילדים שמחייבים אותם לשלם 300 שקל לחודש או 500 שקל לחודש, לא זוכרת בדיוק כמה, במקום שהם ישלמו 50 שקל לחודש. לשנות את הקריטריון, דיברנו על זה. את הסוגיה הזאת צריך לשים על השולחן ולדאוג גם בסעיף תקציבי. זה מה שאמר המבקר על מדד הטיפוח וכל הקריטריונים האלה, הם משוללי היגיון. בסדר, נצטרך לדבר על זה. אנחנו מבקשים לאשר את 20027 של משרד החינוך. מי בעד אישור הבקשה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הבקשה אושרה.

אושר. פנייה 188. זה פנייה, זה לא עודפים. הוצאות פיתוח אחרות, השקעות ביטחוניות. מדובר בפנייה לתקצוב 70,899,000 ₪ בהרשאה להתחייב עבור הסכם מימון עם חברה ממשלתית נצר השרון. בחלק מההסכמות שהושגו גם בוועדת כספים בשנת 2018, זה למעשה חלק מהתולדה של ההסכמים הרב שנתיים של ההסכם ההוא. שאלות. מי בעד אישור הבקשה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הפנייה אושרה.

פנייה 216 עד 222. הפנייה הזו, רציתי להעיר לגביה, 216 עד 222, זו פנייה שיש בה כריכה של כמה נושאים, מימון מפלגות והרשות לזכויות ניצולי שואה, הכריכה הזו על פי נוהל הוועדה היא כריכה אסורה. נוהל הוועדה קובע ששינוי תקציבי שמוגש לוועדה לא יכלול כריכה בין משרדי ממשלה שונים שלא מן העניין. אנחנו ניסינו להבין ממשרד האוצר האם מדובר בכריכה שהיא מן העניין ולהבנתנו נפלה פה טעות של משרד האוצר ומדובר בכריכה שלא מן העניין. נמצאים פה נציגים שיכולים להסביר. אנחנו ביקשנו לעשות הפרדה של הכריכה ואנחנו מבינים שבעת הזאת למשרד האוצר יש איזה שהוא קושי להביא להפרדה של הכריכה . ואולי תסבירו אתם, משרד האוצר. באמת אנחנו מגישים פניות מרובות שימושים כשהמקורות מגיעים ממשרדים רבים, כמו שהיה פה בשבוע שעבר,

שיש איזה שהוא קיצוץ רוחבי או שמגיעים מהעודפים. אלה המקומות שבהם נהוג לקחת מקורות מרובים לשימושים מרובים. בפנייה הזאת יש מקור אחד, תחבורה, שהולך לשימושים מרובים. הוועדה ביקשה מאיתנו לפצל, אנחנו הסברנו שבסוף השנה לפצל, יש פה תשומות זמן מאוד מאוד משמעותיות וחשבנו שלא נספיק להגיש את זה בזמן.

אנחנו מבינים מה אומרים בוועדה ובמקרים כמו בפנייה הזאת, בניגוד לפנייה שהייתה בשבוע שעבר, שאנחנו חושבים שכך נהוג כן לעשות, אבל בפנייה במאזן הזה שזה רק מקור אחד להרבה שימושים, מבחינתנו זה לא צריך להיות יותר ואנחנו מתחייבים שזו הפנייה האחרונה שאנחנו מגישים בסגנון הזה. בשל לוחות הזמנים חשבנו שיהיה לא נכון לפצל ושלא היינו עומדים בלוחות הזמנים. אני לא הולך לאשר את זה. יש לי הצעה לפתרון. לפני הפתרון, אני מבקש שיבוא מישהו בכיר במשרד האוצר, שיבוא לכאן ושיתחייב שזו פנייה אחרונה מהסוג הזה. אנחנו לא האסקופה הנדרסת שלכם. רגע, היושב ראש, רק חידוד קטן.

לא, שיבוא מישהו בכיר. חידוד קטן, אני הרכזת שאחראית על תחום מקרו.

אני מכבד אותך מאוד, אבל תגידי - - - בסוף הפניות עוברות דרך הצוות שלי. הכול טוב ויפה, אני מבקש מישהו בכיר ממשרד האוצר, מאגף התקציבים, שיבוא ויתחייב כאן לחברי הוועדה שזו הפעם האחרונה שמגיעה פנייה כזאת. יש פה סעיף שאני רוצה לאשר אותו ויש סעיף שאני נגדו, לא שזה קורה בפועל, אפילו לא בדקתי, אבל מה אתם עושים פה? בכוונה שאנחנו לא נוכל לממש את העמדה שלנו כשאתם מגישים בקשה. אנחנו מכירים את השיטות האלה, תמציאו כבר משהו חדש, מודרני, כדי לעבוד עלינו. היושב ראש, אני - - - פנייה 223, משרד האוצר. אבל רציתי להציע הצעה של פתרון, אולי תאהב את זה.

לגבי ההצעה הספציפית הזאת, עד שיפסיקו לעשות לך את המרור כורך, עד שיפסיקו, אז ייתכן שבגלל שאתה רוצה כן לקדם מרכיב מסוים נאשר והם יתחייבו שרק הוא יבוצע. אפילו שיש להם אישור על הכול הם יתחייבו בפניך עכשיו שהביצוע יהיה רק על המרכיב שאושר. זה מוצא חן בעיניי, בגלל שאתה אדם ישר. לא, הם יתחייבו לפרוטוקול. הכול אושר לנו, אבל הביצוע כרגע יהיה רק על הסעיף - - - שיבוא מישהו בכיר מאגף התקציבים שייתן התחייבות בעניין הזה. מיכאל, לא שכנעת. תודה, ינון. פנייה 223, משרד האוצר, אגף החשב הכללי, רשות החברות הממשלתיות. הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 14.5 מיליון ₪ בהוצאה עבור פיתוח מערכות מחשוב לאגף החשב הכללי ועבור תכנית הפיילוט של חברות הזנק בחברות הממשלתיות.

לא, לי לא. מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו. לא יודע, לחשב הכללי יש מעמד מיוחד כאן.

מי נמנע?

294, משרד החינוך. הפנייה נועדה לתקצוב סך של 396,602,000 ₪ בהרשאה להתחייב עבור בינוי כיתות לימוד במערכת החינוך בהתאם לתכנית החומש לבינוי כיתות בשנים 22'-26', יישום החלטת הממשלה מספר 1357 מיום ה-10 באפריל 2022. בכמה כיתות מדובר? מדובר בהשלמת תקציב בהתאם לתכנית החומש לבינוי כיתות ו - - - אז למה זה בעודפים וזה פה בפנייה? למה בעודפים יש את הפיתוח, השלמה של בניית כיתות לימוד, ולמה פה יש פנייה רגילה? העודפים שהעברנו קודם הם עודפים של קורונה, התקציב של הקורונה בכללותו ניתן לשנת 2020 בלבד. ככל שלא כל התקציב בוצע אז העודפים עוברים משנה לשנה. במקרה הזה אנחנו מתקצבים הרשאות של שנת 2022. שאלות. חלק מזה על פי החלטת ממשלה, על חריש ו - - - עדיין צריך להגיד את הכאב שלנו, הרב גפני. כל פעם שיש כיתות לימוד צריך להגיד את הכאב.

תודה רבה. הכאב שלנו הוא שאם בודקים את האחוז, אנחנו בעזרת ה' נביא נייר כזה לוועדה, מה בדיוק אחוז הקרוונים בהם לומדים ילדים חרדים או גם ערבים, בוא נגיד את האמת, אבל יותר חרדים, וכמה אחוז שילד ברשמי נמצא, וכשיש העדפה של פרשנות משפטית,

של פרשנות משפטית שהמוכר שאינו רשמי הוא מופחת. לא יודע איפה הפרשנות המשפטית הזאת לוקחת לעצמה את הסמכות הזאת גם כלפי שמיא וגם כלפי ארעא, אני חייב לומר את זה. כל פעם שצריך להצביע על בניית כיתות זה כואב. הייתי צריך לומר זאת. מאה אחוז, אני מצטרף לזה גם כן. אבל לא נתחרה על זה, כי באמת הרשימות יהיו מאוד שחורות. אני הזכרתי, בלי שביקשו. היא אומרת בלי להתחרות, להביא ככה. לא שכנעת, ינון. לא יודע, תסתכל, כולם מצביעים בעד.

ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הפנייה אושרה. הצבעה אושר. פנייה 311, משרד המשפטים. הפנייה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים בסעיף 08, משרד המשפטים, הנהלת בתי משפט ורשות האכיפה והגבייה לצורך התאמת התקציב לביצוע בפועל של שנת 22'. התכניות המרכזיות בהן בוצעו השינויים הן מטה המשרד, תקצוב סך של 2,661,000 ₪ בהוצאה עבור השלמת פרויקט בניין משרד המשפטים החדש, הסיוע המשפטי תקצוב סך של 10,987,000 ₪. מה זה משרד המשפטים החדש? בניין משרד המשפטים החדש שנבנה בגבעת רם. מה, אתם בונים בניין? בגבעת רם, פה קרוב. בסדר, חבר כנסת צריך להיות קרוב למשרד המשפטים. הם רוצים לשלוט גם על הכנסת. אתה יודע בוודאות? כן, הלאה. בסיוע המשפטי תכנית 085105, תקצוב סך של 10,987,000 ₪ בהוצאה על מנת להתאים את תקציב התשלום לעורכי הדין במיקור חוץ בסיוע לביצוע בפועל, ותכנית 085401 הוצאות שכר במערכת המשפט, תקצוב סך של 33,640,000 ₪ בהוצאה לצורך התאמת תקציב השכר של הנהלת בתי המשפט לביצוע בפועל. שאלות. מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הפנייה אושרה. הצבעה אושר. 314 עד 315, הוצאות פיתוח אחרות. הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב 192,016,000 ₪ בהוצאה בעבור הצעת הפיתוח התעופתי לנוכח הביקוש הגואה לטיסות ולהתמודדות משק התעופה עם משבר הקורונה.

מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע? הפניות אושרו.

פנייה 316, תשלום ריבית ועמלות. הפנייה נועדה לתקצוב סך של 547,635,000 ₪ עבור תשלומי ריבית על החוב הממשלתי בחלוקה לתכניות הבאות. תכנית מספר אחת, מלוות לשכירים, 450503, סך של 536,676,000 עבור השלמת תקצוב לאור עדכון של היקף התשלומים בעקבות העלייה באינפלציה. תכנית מספר שתיים, מלוות באמצעות ערבויות, 450602, תקצוב סך של 13,959,000 ₪ עבור תקצוב הריבית על מלוות באמצעות ערבויות בשל העלייה בשער הדולר במהלך השנה. שאלות? מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו. מי נגד?

הפנייה אושרה. הצבעה אושר. 317 עד 318, תשלום חובות. מדובר בהעברה של 125,876,000 ₪ לסעיף 84, תשלום חובות

תקצוב של עליית התשלומים על החזר הקרן לביטוח הלאומי בשל העלייה במדד המחירים לצרכן במהלך השנה.

מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

אושרו. הצבעה אושר. פנייה 328 עד 333, מדע. הפנייה התקציבית נועדה לתקצב סך של 7,228 אלפי ₪ בהוצאה וסך של 27,000 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב עבור איגום תקציבים לפעילויות מדע בקהילה, דמי חבר בארגון - - - וביצוע מחקרים מדעיים. מה זה ירושלים? יש פה סכום בהתאם להחלטת ממשלה - - - עזוב אותי מהחלטת ממשלה,

מה פיתוח רובעי ירושלים? על מה זה? יש פה כסף שמועבר מהמשרד לפיתוח ירושלים למשרד המדע לטובת פיתוח רובעי חדשנות בירושלים בהתאם להחלטת הממשלה, השימושים מפורטים בהחלטת הממשלה. שאלות? מי בעד אישור הפניות?

מי נגד?

הפניות אושרו. הצבעה אושר. 334 עד 335, משרד התקשורת. הבקשה התקציבית נועדה לתקצב סך של 3,200 אלפי ₪ בהוצאה עבור התאמת תקציב הביצוע בתחום פעילות משרד התקשורת וסך של 90,000 אלפי ₪ בהוצאה המותנית בהכנסה עבור יישום מתווה הסיבים.

לא שאלה, אבל אני מבקש שיוגש לוועדה, נגיד תוך חודש, דוח על ביצוע הסיבים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, אחוז ההצלחה, כולל אותו תקציב שנלקח מהגופים העסקיים ולוחות זמנים לכיסוי מלא של הפריפריה החברתית והגיאוגרפית. לוחות זמנים לכיסוי מלא, כולל בתי קרקע בפריפריה. תתקשר ליועז, הוא ישלח לך, יש לו זמן. אני אגיד בזהירות שאנחנו מעריכים שבתוך כשנתיים כל מדינת ישראל - - - תנסו לצמצם, אבל תנו לנו דוח

מי בעד אישור הפניות?

הפניות אושרו. הצבעה אושר. 336 עד 337, משרד האוצר. (היו"ר ינון אזולאי) הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 40,385,000 ₪ לצורך התקשרויות עם נותני שירותי מחשוב ומימון תוכנות. כמו כן הגדרת הוצאה המותנית בהכנסה בסך 230,963,000 ₪ בהתאם לתחזית הביצוע של קרן מס רכוש.

מי בעד? מי נגד? פנייה 336 עד 337 עברה.

פנייה מספר 224. מי מסביר? הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 35.5 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב עבור מערכת מרכב"ה, עבור פרויקט מטאור ולייעול מערך ה - - - הממשלתי, בתוך זה 10.5 מיליון שקלים עבור פיתוח ותכנון מכרז לפרויקט מטאור ו-25 מיליון שקלים בהרשאה לתחזוקה של מערכות ורכש ציוד אבטחת מידע במרכב"ה.

מי בעד? מי נגד? פנייה 224 עברה. הצבעה אושר. 340 עד 342, מי מסביר? כלכלה ותעשייה. הפנייה נועדה להגדלת תקציב הרשות לחדשנות בסך של 14 מיליון ₪ בהוצאה, 37,350,000 ₪ בהוצאה מותנית בהכנסה ו-42 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב בחלוקה לשלוש תכניות, תכנית התפעול של רשות החדשנות 383001, הגדלה בסך של 7,442,000 ₪ בהוצאה מותנית בהכנסה, תכנית המענקים של רשות החדשנות 383002, הגדלה בסך של 1,329,000 ₪ בהוצאה, 29,898,000 בהוצאה מותנית בהכנסה ו-42 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב, ותכנית המו"פ הבינלאומי, תכנית 383004, הגדלה בסך של 12,671,000 ₪ בהוצאה.

מי בעד? מי נגד? הפנייה עברה. הצבעה אושר. פנייה 343, מפעלי מים. הפנייה התקציבית נועדה להגדלת מסגרת ההרשאה להתחייב בסך 79,167 אלפי שקלים לשם הקמת מפעלי מים וכן התאמת ביצוע מזומן בהתאם לקצב הביצוע בפועל.

מי בעד? מי נגד? פנייה 343 עברה. הצבעה אושר. פנייה 347, משרד החקלאות. פנייה 33347, משרד החקלאות, כולל תקצוב של 22 מיליוני ₪ בהוצאה מותנית לפי החלוקה הבאה, תכנית משרד החקלאות, תקצוב של שני מיליון בהוצאה מותנית עבור התאמה לביצוע בפועל של המשרד, בין היתר גביית אגרות מחקלאים בגין שירותים שהמשרד מספק להם, תכנית מינהל המחקר החקלאי, תקצוב של 20 מיליון ₪ בהוצאה מותנית עבור גיוס כספים בפועל של מכון וולקני מקרנות מחקר חיצוניות. רק מילה קטנה לפני שנעבור להצבעה. לפני שבוע דיברנו פה על הדבש, שלא ירד המחיר, בא עודד פורר, הראה לי שירד המחיר. זה ירד רק במקומות מסוימים, בגלל שזה במכרז, אני הראיתי לו שקניתי במקום אחר, שלא נמצא במכרז, עדיין במחיר הישן, בתקווה שכל המחיר יירד, אבל זה בסדר. מי בעד? מי נגד? פנייה 347 עברה. הצבעה אושר.

המרכז למיפוי ישראל. הפנייה מבקשת לתקצב סך של 1,970,000 שקל עבור צרכי התפעול של המרכז למיפוי ישראל. שאלות? מי בעד? מי נגד? פנייה 352 עברה. הצבעה אושר. פניות 353 עד 383, המשרד להשכלה גבוהה. הפנייה נועדה לתקצוב סך של 266 ₪ בהוצאה עבור תכנית 211101, תכנית להשכלה הגבוהה. מתוכם 40 מיליון הם מתוך המסגרת התקציבית עבור התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה לאור הגידולים שהיו במספרי הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה והיתרה בסך של 226 מיליון ₪ עבור תמיכה בפעילות מוסדות להשכלה גבוהה, הן בפעילות הוראה והן בפעילות מחקר.

מי בעד? מי נגד? פנייה 353 עד 383 עברה.

פנייה 355, רשויות פיקוח. הפנייה נועדה לרשות להתחדשות עירונית, תכנית מספר 543501, הפנייה מבקשת לתקצב סך של 87 מיליון שקל בהרשאה להתחייב עבור קידום התחדשות עירונית. כמו כן בתוך הפנייה יש כספים מהחלטת ממשלה מספר 1278, שהיא ההחלטה למיגון אשקלון, החלטה מספר 986, שזאת ההחלטה לחיזוק העיר בית שמש, וכן החלטה 550 למגזר הערבי לקידום תכנון להתחדשות עירונית במגזר הערבי. מה קורה עם תכנית תמ"א 38 שצריך להאריך אותה? אז א', האריכו את התכנית. עד? אני חושב שעד מאי 23',

אבל בכל מקרה ה - - - איך האריכו לא בחקיקה? בחקיקה. אמרתי שאני חושב, אני לא יודע. אז תבדוק את זה, לפי דעתי זה בחקיקה. אני אבדוק את זה. הייתה הצעת חוק שהובאה אלינו, הוועדה הכינה אותה והיא הונחה לקראת קריאה שנייה ושלישית, אבל היא לא אושרה בקריאה השנייה והשלישית. להבנתי אין הארכה של תמ"א 38. אני אוודא את זה, זה מה שאני מכיר. תוודא ותגיד לנו.

בכל מקרה מתוקצבות פה תכניות שמחליפות את תמ"א 38, זה בתוך הפנייה. שהן פחות טובות יכול להיות, בגלל זה רצינו להאריך את החוק.

מי בעד? מי נגד? פנייה 355 עברה. הצבעה אושר. פנייה 360 עד 361, מימון מפלגות. פנייה 360 עד 361, הפנייה נועדה להעמיד 20 מיליון שקל באשראי עבור מימון אשראי למפלגות לשנת 2022, אחרי הבחירות, בהתאם לסעיף 7ג לחוק מימון מפלגות.

מי בעד? מי נגד? פנייה 360 עד 361 עברה. הצבעה אושר. פנייה 374,

הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 233,391 אלפי ₪ עבור המטרות הבאות, 161,891 עבור מענקים לזכאים למענק עבודה, 36,500 אלפי ₪ עבור החזרי מסים בגין הלוואות לעובדים והשתתפות הממשלה בהוצאות בחברה למפעלי כלכלה ו-35 אלפי ₪ עבור העמדת הגנת המדינה להלוואות לבעלי דירוג אשראי נמוך. שאלות? הגנה זה הקרן למודרי אשראי? כן, אשראי נמוך. אבל הסכום המקורי היה 50 מיליון, למה מופיע פה 35? זה תוספת. זה 50 ועוד 35? נוצל כל ה-50? לא, אף אחד לא הגיש בסוף לקרן. הסכום הזה מוקצה למכרז חדש שמתוכנן לצאת. אבל זה מכרז שני שלא בוצע. אתה שייך למי, לחשב הכללי? לא, לאגף תקציבים. מי אחראי על הקרן למודרי אשראי? מי אחראי להעמיד אותה על הרגליים, זה החשב הכללי,

הנציג שלו פה? הנציג הרלוונטי לעניין הקרן של מודרי אשראי מהחשב הכללי, יש כאן את הרפרנט של אגף התקציבי. קודם כל גפני העיר לכם הערה שאתם לא מפנימים, אפילו מאתמול, שעל כל סעיף שאתם מעבירים יהיה נציג ממשלתי בכיר שיידע לתת תשובות מעבר לאנשי האוצר. זה לא עניין של מה בכך, קרן למודרי אשראי, זאת קרן שלא מופעלת כבר שש שנים. לא מופעלת בכלל. שש שנים אנשים עניים לא יכולים לקחת אשראי כי המדינה עשתה - - - לא שמים שם כסף. כחלון הבטיח מזמן, טרם קרה, כל שנה שומעים הבטחות ולא קורה עם זה שום דבר, בינתיים אנשים לוקחים,

בשוק האפור.

כשעשו מאגר נתוני אשראי על אנשים אז באו ואמרו בואו נעשה מאגר נתוני אשראי כי אם מישהו מתנהל טוב בבנק הוא יקבל הצעות טובות, במי זה פגע? בחלשים ביותר, כי אין להם כוח מיקוח מול הבנקים. ומי לא הגיש? והקורונה שגמרה פה אנשים ובתי עסק. מי לא הגיש מועמדות לנהל קרן למודרי אשראי במימון המדינה ובערבויות מלאות של המדינה?

אולי התנאים לא היו טובים. לא, מי לא הגיש למכרז לכסף מהמדינה על הרצפה וללא הוצאות שלו כולל מימון ייעוץ כלכלי והכול?

מי שצריך. הבנקים. הבנקים לא רוצים שיבואו אליהם עניים לקבל אשראי.

אני מציע שיגיע לפה נציג של החשב, לא לאשר את זה עדיין, שעכשיו יגיע לפה נציג בכיר של החשב הכללי. אני רק אגיד שהסכום עצמו מוקצה למכרז משופר שמתוכנן לצאת.

אנחנו שומעים על זה כבר כל כך הרבה שנים. למה המפקח על הבנקים לא יכריח את הבנקים להפעיל את זה? בשביל מה אני צריך אותו אם הוא לא יודע לגרום להם לדאוג לחלשים, עם רווחי שיא בבנקים, עם קרטל של 80%, שלושה בנקים שולטים בבנקאות. לא הבנתי את זה. אני מבקש לא לאשר את זה.

בקשתך כרגע אושרה, אנחנו משאירים את זה בצד. תודה. וגם תביאו הבהרות על ה-35, האם זה תוספתי ל-50? פתאום נדיבות. 394 עד 396, משרד הקליטה, מי מסביר? הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 10,500 אלפי ₪ בהוצאה וסך של 600 אלפי ₪ בהוצאה מותנית בהכנסה למשרד הקליטה בעקבות המשך אירועי הלחימה בין רוסיה ואוקראינה. שאלות? מי בעד? מי נגד? הפנייה 394 עד 396 עברה. הצבעה אושר. פנייה 400, משרד ראש הממשלה. הפנייה התקציבית נועדה לתקצב סך של 34,150,000 ₪ בהרשאה להתחייב עבור פעילויות לאזרחים ותיקים מתוקף החלטת ממשלה מספר 988 מיום 16 בינואר 2022, גיבוש ויישום תכניות אב לצעירים במסגרת מעבר צה"ל לנגב מתוקף החלטת ממשלה מספר 625 מיום 14 בנובמבר 2021, תקצוב מענים לאוכלוסיית הלהט"ב ברשות הלהט"ב, תקצוב עבור תיעוד מורשת קהילות היהודים בארצות ערב ואירן מתוקף החלטת ממשלה מספר 1650 מיום 19 ביוני 2022 ועבור קידום מעמד האישה. כמו כן ביצוע שינויים פנימיים בתקציב המשרד.

מי בעד? מי נגד? הפנייה עברה.

פנייה 407 עד 410, עוד פעם רוה"מ. פנייה 407 עד 410, הפנייה התקציבית נועדה לתקצב סך של 2,000 אלפי ₪ בהוצאה עבור תיעוד מצולם של עדויות ניצולי שואה מישראל ומהעולם מתוקף החלטת ממשלה מספר 1916 מיום 20 בנובמבר 2022. יש שאלות? מי בעד? מי נגד? פנייה 407 עד 410 עברה. הצבעה אושר. פנייה 411 עד 425, משרד החינוך. הפנייה נועדה לתקצוב סך של 1,580,321,000 בהוצאה וכן הגדלת מסגרת ההוצאה המותנית בסך של 305,986,000 ₪ בתקציב משרד החינוך עבור מימון חוסרי השכר בהתאם לביצוע בפועל, כמו כן ביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד החינוך בהתאם לבקשתו. אם אני משווה את זה למוסדות אחרים? קצת יותר הסבר על מה שקורה כאן. זו שאלה מהתקשורת. מה השאלה ששאלת?

לא, ההשוואה שביקשת. אני רוצה פירוט, מה עכשיו אתה נכנס? לא, בסדר, אבל מותר לי להגיד. לא שאלתי, ביקשתי יותר פירוט. בעצם הפנייה מחולקת לתכניות, אם תרצי אני יכולה לעבור תכנית תכנית ולהסביר.

מעבר לזה יש טבלה. יש טבלה בגב הפנייה שמפרטת את יישומי ההעברה לכל אחת מהתכניות לפי שכר התכנית, הפירוט המילולי כולל גם הסבר ברמת נושא. (היו"ר משה גפני) התכנית הראשונה היא 206001, פעילויות מטה מרכזיות, פעולות ושכר. תקצוב סך של 48,409,000 ₪ בתקציב ההוצאה עבור מימון חוסרי שכר בהתאם לביצוע בפועל. התכנית השנייה היא 206101, חינוך מיוחד. השינוי הוא בסכום של 433,121,000 ₪. תכנית שלישית היא 206201, קדם יסודי. השינוי הוא בגובה של 396,470,000 ₪ בתקציב ההוצאה והגדלת מסגרת ההוצאה המותנית בסך של 72 מיליון. התכנית הרביעית היא 206301, יסודי וחטיבות ביניים,

2,393,894,000 ₪ בתקציב ההוצאה. תכנית מספר חמש, 206302, החינוך העצמאי, תקצוב בסך של - - - מה זה החינוך העצמאי? החינוך העצמאי זה רשת החינוך העצמאי, זה רשת של בתי ספר.

השם של בית הספר זה החינוך העצמאי, זה ממש רשת של בתי ספר.

מה זה, פרטי? כדאי שתקשיב,

היא קראה הרבה תקשורת ויש לה שאלות אז תקשיב. לא, לא קראתי תקשורת, אני שואלת. את שומעת את עצמך? אמרת, אוי, סליחה ש תני לי להגיד. מהתחלת הזה לא עניין אותך,

החינוך העצמאי מה זה? קראת בתקשורת, תגידי את האמת. אפשר להגיד את האמת על זה.

לא, אבל, הרב גפני, מותר לי גם להתקומם. כן, כן, בסדר. מה אתה מתקומם? אתה קופץ. אני לא יודעת במה מדובר. את רוצה שאני אסביר לך?

בוא תסביר, בבקשה. שנייה, דקה. אבל למה אתה כועס עליי? מיכל, אני אשאל את השאלה, אני רוצה לדעת. מי הסביר את הפנייה? היא שאלה לגבי החינוך העצמאי. אני באמת שואלת, אני באמת לא יודעת במה מדובר. בסדר, אני עוזר לך. אני רוצה לדעת למה יש את הפנייה הזאת, זה הרי שכר, זה דבר שמופיע בחוק שצריך לשלם להם. משה, אולי אתה תוכל להסביר? למה יש את הפנייה הזאת של הרשתות כשבעצם היה צריך לתכנן מראש שמעבירים מיכל, תקשיבי לתשובה. לא, הוא כועס עליי, זה מרגיז אותי. לא, לא, לא. אין סיבה. יש דברים אחרים שהם איזה ממשלה רעה. אני אוהבת לתת סיבות אם כועסים עליי, לא נתתי כאן סיבה אמיתית.

משה, אני אגיד לך למה אני שואל. אני שואל בגלל שחברת הכנסת מיכל שיר שואלת ואני שואל מכיוון שהיה בתקשורת הישראלית - - - אגב, באמת לא קראתי,

לא חשוב, אני קראתי. לא, הוא אומר שקראתי ובגלל זה אני שואלת. סורי, מיכל. מיכל, את מבינה? אני לא יכול לספוג את זה. אני באמת לא קראתי, אני באמת לא יודעת על זה שום דבר, זו שאלת תם. מיכל, מאיפה קראתי? אני מכיר את תקציב המדינה ואני מכיר גם את התקציב של משרד החינוך והם כתבו שם, בין יתר הדברים, שלרשתות יש גירעונות, בניגוד לחינוך הממלכתי שאין גירעון.

אני אראה לך, אני אשלח לך עוד רגע. ועכשיו יש לי הזדמנות, כשהם באים לפה עם תוספת למעיין החינוך התורני ולחינוך העצמאי, שזה הרשתות שכתובות בחוק שצריכות להיות מתוקצבות בשווה כמו כלל ילדי ישראל, זו לשון החוק. ואז אני שואל אותם, למה אתם מביאים עכשיו עוד כסף? למה? בבקשה, תשובה.

יש בה חוסרי שכר בכל הנושאים של השכר, שזה כולל את שעות ההוראה על כל המגזרים, בחינוך הרשמי, ברשתות, במוכר שאינו רשמי, במוכר שאינו רשמי בחינוך המיוחד, זה כולל את עובדי השירותים ברשויות המקומיות,

מזכירים, פסיכולוגים וכל הנגזרות. החוסר הוא בִּילד-אִין מובנה בתקציב בגלל ש-4% נמצא ברזרבה מראש, 4% מהעלות נמצאים ברזרבה ובסוף השנה מפשירים את ה-4% האלה חזרה לשכר בהתאם לצורך. אז יש נושאים - - - כל שנה זה קורה? כל שנה זה קורה והשנה גם הצורך היה מעבר לרזרבה בגלל שהיו הסכמי שכר והיו כל מיני תוספות אחרות שדרשו תוספת מעבר לרזרבה, וזה כולל את כולם. סך הכול השכר בנוי על כמויות, כל רשת מקבלת כמויות בהתאם לקריטריונים אחידים במערכת והשכר הוא רק הנגזרת של המידה של חוסרי השכר, זאת אומרת אין פה גירעון בכמויות, הכמויות שאושרו, והשכר הוא רק לצורך כיסוי אותן כמויות שאושרו לכל המערכת.

מיכל, היות שאני מכיר את הנאום הזה שלו כבר בערך עשר שנים או יותר, אולי אפילו יותר, אני רואה את הכתבה בעיתון. אתה קורא דה-מרקר? קטעים מדה-מרקר. הביאו לי את הכתבה הזאת.

אני מכיר את הנאום הזה, אני יודע. אני למשל אף פעם לא מתעניין בזה בגלל שזה דבר שעושה את זה הפקידות, החשבות במשרד החינוך, מול הרשתות ומול החינוך הממלכתי, מול החינוך ההתיישבותי, מול כולם. פתאום באים,

זה עיתון מכובד דה-מרקר, לא חשוב,

פתאום הוא בא ואומר דבר שלא היה, לא נברא, לא משל ולא נמשל, אנחנו לא מתעניינים בזה, זה הם עושים ושלום על ישראל. יש דברים שאנחנו מתעניינים, למשל בבניית כיתות לימוד, זו החלטה של רשויות מקומיות ויש מקומות שיש אפליה לרעה, יש מקומות שלא. אנחנו מתעניינים בזה, זה לא דבר שהוא חד משמעי. השכר הוא חד משמעי, הוא לא עומד לדיון בכלל, אם אין צורך הם לא מביאים. ב-2022 מה התקציב של שתי הרשתות האלה? כ-1.6 מיליארד.

אני מבקש ברשות היושב ראש, אפשר איזה נאום קצר? כן, בבקשה. אני הייתי מנכ"ל רשת החינוך התורנית שש שנים ושמעתי את זה כל פעם מהכיוון הזה ואני רוצה לפשט בכמה מילים את מה שאמר מר משה שגיא היקר. תבינו דבר מאוד פשוט, ברגע שרוצים לתקצב מערכת, כל מערכת שהיא, עושים פרופיל ממוצע שאמור להיות לכלל המורים ולפי זה מתקצבים אותה. כלומר אם למשל משערים, לוקחים על פי שנה שעברה, מורה שיש לו דרגה, ותק וכו' ונותנים סכום של כסף ואז יש מחיר שעה, מחיר השעה, נגיד עכשיו שמחיר השעה השנתית 6,000 שקל, מעבירים לרשתות או לכל אחת מהמערכות 6,000 שקל עבור שעה כפול כמות השעות. מה לעשות שבשונה ממה שכתוב בדה-מרקר המורים שלנו משתפשפים, לומדים וגם עושים תארים ואז עולה להם האפשרות לקבל שכר יותר גבוה והפרופיל נהפך להיות 6,300, אז ה-300 כפול כמות השעות של כלל בתי הספר וכלל המורים חסר. במה זה שונה מהחינוך הממלכתי? לא שונה בכלום,

שהחינוך הממלכתי משלמים לו ישירות.

אותו דבר, רק שם מתמחרים אותו וזה אני קורא כאן עכשיו, כבוד היושב ראש, למשרד החינוך ולחשבות באוצר, לשקלל מחדש את מחיר השעה לרשתות כי הוא מוטעה ולא מתוקן. במשרד החינוך הם רואים את הממוצע ומשלמים לפיו, אצלנו הם משאירים את זה נמוך,

לא יודע למה, אבל צריך לתקן את זה ואז בבקשה יהיה הרבה פחות להוסיף. אז מה התקציב ב-2022? אמרתי לך, שתי הרשתות כ-1.600 מיליארד. יותר. אולי יהיה יותר. על שכר מורים.

השאלה שלי, אחרי הכסף הזה לאיזה סכום אנחנו מגיעים ל-2022?

שאלה פשוטה. אפשר להגיד את התקציב של שתי הרשתות? כן, אני פותחת תוך כדי את המערכת. בערך, אני אוציא את המספרים המדויקים, בעצמאי זה 1.200 מיליארד לשכר. באיזה רשת? בחינוך העצמאי. בחינוך העצמאי זה 1.200 מיליארד, אני מיד אוציא את המספר המדויק. וברשת מעיין החינוך התורני 900 מיליון. זה סך הכול או רק שכר?

לא, תגידי סך הכול. ובעוד בתי ספר שלא מוגדרים ממלכתיים אחרים, מה המספרים? סך הכול האחרים שהם לא ממלכתי? שאר המוכש"ר, כבודו שואל? כן, כל השאר מכל הסוגים. זה יכול להיות המון סוגים.

יש אתר שקיפות בחינוך, אתם יכולים להיכנס, תראו את הכול, שקוף במאה אחוז. לא, אבל אנחנו יושבים פה בוועדה, אפשר לקבל. לא, שתדעי. לא, רק לקבל מספר גס. אנחנו עכשיו פותחים ואנחנו נחזיר תשובה לוועדה מיד. וכמה תלמידים לומדים בכל רשת? במעיין החינוך התורני בסביבות 40 - - - 56,000. בחינוך העצמאי כ-110,000. למה לכם אין את המספר שהוא אומר?

הוא פשוט מכיר את זה בעל פה. אני מכיר בעל פה, זה הכול, אל תתקילי אותה. הוא עבד שם. למה הוא נהיה שר החינוך? שר בחינוך. צריך פשוט לתת להם שמות, שר חינוך א', שר חינוך ב', שר חינוך ג'. יואב קיש עכשיו קיבל את המינוי, יואב קיש שר החינוך.

אבל הוא שר חינוך א', הוא שר חינוך ב', יש עוד שר חינוך ג' ו-ד'. זה מחולק. לא, שנדע. התבלבלנו כבר. ולדימיר, החינוך העצמאי זה 1,567,000,000 מיליון. אחרי הכסף הזה? זה הכסף הכולל בתקציב. מעיין החינוך התורני זה 867 מיליון, המוכר שאינו רשמי זה 384 מיליון, ומוסדות הפטור הוא 263 מיליון. אפשר לדעת כמה זה - - - אני אגיד לך בדיוק, אני פשוט הוצאתי הודעה לעיתונות. עוד לא שאלתי, כמה זה פר תלמיד.

אתה חוזה? זה מה שהלכתי לענות. התלמיד בחינוך הממלכתי הוא 19,000 שקל לשנה. בממוצע.

מה שאני יודע זה 16. 16,500. הרב גפני, אני יכול לענות על זה? אני מכיר את הנתון.

תקן אותי, אבל הוא 19,000, לקחתי את הממוצע של מה שעשה מישהו אחר שעשה את הממוצע.

לקחתי את התקציב וחילקתי אותו למספר התלמידים, יצא 19,000. חילקתי את תלמידי החינוך העצמאי שעל פי החוק צריך שהתקציב יהיה בשווה, ילד בחינוך העצמאי צריך לקבל 19,000 שקל לשנה, הוא מקבל 13,400. אז מה שאני יודע, שלא כללת בסכום הזה את התקציב לפנסיות,

הוא צודק. אני לא סתם אומר. מה שעשה דה-מרקר, הוא עשה - - - עזוב דה-מרקר,

אני לא אעזוב את דה-מרקר. הכסף הזה שעליו אני מדבר הוא גם הפנסיות. איזה כסף? הכסף שאמרתי לך 13,000 לתלמיד. בחינוך הממלכתי הפנסיות לא נמצאות בתקציב הזה, הן נמצאות בנפרד, גמלאות ופיצויים זה נפרד. זו, אגב, עוד שאלה. זאת אומרת שהפער של ה-19,000 מול ה-13,000 הוא עוד יותר גדול. איך הגעת ל-13? עשיתי חשבון של מספר התלמידים בחלוקה של התקציב שמופיע.

מה המספר? לקחתי את מספר התלמידים וחילקתי אותם בתקציב. אז בוא נחלק עכשיו. תעשה לי טובה, באמת. כי זה לא 13. זה 12. אתה רוצה להיות שר אוצר? לחלק אני יודע. אתה יודע לעשות חשבון? חיבור אני יודע, חיסור אני יודע, לחלק אני בין כה לא מחלק. אבל אתה יכול לעשות העברה משנה לשנה. אני רוצה רק להגיד משהו. אחרי הרב ביטון אני רוצה רשות דיבור לשנייה. ולדימיר, אתה איש מקצוע, אני נהנה לשמוע אותך כל פעם - - - אשר, הרגשת שמעניין פה אז באת. לא, לא, לא. תיכף תדע למה באתי. אני חייב לומר,

שאני נהנה כל פעם מחדש לשמוע את ולדימיר,

הוא כלכלן והוא יודע. הוא רואה חשבון. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה בדקת, או דה-מרקר או אתה, בדקת מספר תלמידים, חילקת את זה בסך איזה שהוא תקציב, לא משנה מה - - - לא, אני רוצה לחלק עכשיו. הוא אמר שהוא עשה. הוא לא עשה, הוא עושה עכשיו. ובדקתם לעומת מה שמפורסם שתלמיד ביסודי מקבל, תלמיד ביסודי על פי פרסומי משרד החינוך 16,500, ככה הוא אומר. 16,200. כמה חטיבה? 22,500. כתוב. אתה יודע שברשתות יש כיתות ז'-ח' בפנים וגם תיכונים? אתה מחלק את התקציב שלהם, אתה יודע שיש גם תיכונים? ידעת שהחטיבות בפנים? כשאתה מחלק את התלמידים אתה יודע שזה לא רק יסודי? אוקיי. אני עושה איתך את החשבון שהרב גפני לא מוכן לעשות לך. יש בסך הכול ביסודי 44,530, אני מדבר על רשת החינוך התורנית. 44,350 ילדים לומדים ביסודי, א' עד?

לא, עד ח' יש 57, עד ו'. כמו היסודי. איך אני יכול לדעת מה החלוקה? אני יודע את החלוקה, לקחתי את התקציב ופירקתי אותו בפנים, כמה משלמים לילדים האלה ולילדים האלה. ויש גם תיכונים, תיכונים זה כמעט 30,000 של משרד החינוך, ויש ילדי תיכונים שגם ערבבו בדה-מרקר. אבל איפה הפירוט הזה? למה אין לנו את הפירוט הזה? אני אביא לך מה שאת רוצה. אבל דה-מרקר לא רוצה לשמוע אותו. עזוב אותי דה-מרקר ועזוב אותי מזה, אני פה בוועדה ואני רוצה לדעת. אבל תבקשי תקבלי. אני מקריא לך. אני מביא לך נתונים. הוא מקריא את הנתונים שלו, שהוא מכיר.

לא נעביר העברות? רגע, אנחנו שואלים. תחשבן את היסודי בנפרד. כשאתה עושה את החלוקה המדויקת ואני אביא לך אותה מסודרת ביד,

בתנאי אחד, שאתה בודק את זה ועומד בערוץ 12 ואומר - - - מי מזמין אותי לערוץ 12? אני אזמין אותך לערוץ 12, ואתה עומד ואומר: בדקתי את זה כחבר ועדת כספים וזו החלוקה. אני מוכן לשבת איתך. ולדימיר, תודה.

לא מגיע ל-1,200. רגע, שנייה, ולדימיר, תן לי. אשר, אמרת שאתה נותן לי קודם. לא, אני באתי ואני הולך תיכף. אני לא באתי לדיון, אני חושב שהרב גפני מסתדר לבד. יעקב, בקצרה. אני אגיד את זה בקצרה כי שמעתי מקודם את ההסברים. דובר מקודם, והסביר את זה הרב חיים ביטון, לגבי הנושא של פרופיל עובדי הוראה, שהוא מחושב כממוצע וכו'. אז אני רוצה לספר לכם את סיפור חיי. כשהייתי צעיר עם שיער יותר שחור הייתי מנהל אגף חינוך בעיריית בני ברק והיה שם חבר בוועדה הקרואה שקוראים לו משה שגיא. משה שגיא היה חבר בוועדה הקרואה. אתה היית חבר בוועדה הקרואה בבני ברק?

ותרם הרבה מאוד לעיר וייזקפו הרבה דברים לזכותו. הוא יודע מה שאני יודע אחר כך כראש עיר. ולדימיר, כדאי שתקשיב. לעיריית בני ברק היו אז בזמנו 250 גנים, אנחנו העסקנו את הגננות כי זה מוכש"ר, הן לא מקבלות את המשכורת ממשרד החינוך אלא כמו מוסד מוכש"ר. הגירעון שהיה לנו בסעיף הזה כי היינו צריכים, אנחנו כעירייה, אנחנו משלמים לפי הסכמים קיבוציים, משלמים את המשכורת המלאה כמו שצריך, הגירעון היה מאז ועד היום, היום הוא כבר גירעון של 14-13 מיליון, הוא היה כל שנה בין תשעה לעשרה מיליון גירעון שאני כמפעיל הגנים הללו, כעירייה, גוף ממלכתי, לא גוף סתם, הייתי צריך בגלל שבמוכש"ר, בציבור החרדי, לוקחים פרופיל של גננות, לא מתחשבים באותה גננת שאני משלם לה משכורת, יש אחת שיש לה תואר בי.איי, אני צריך לשלם לה לפי בי.איי, אני לא יכול לשלם לה לפי תואר ראשון, אתה מסכים איתי? פה יהיה יותר. שתבינו, אני הפעלתי גנים כאלה, כראש עיר, מנהל אגף חינוך בזמנו, וחלק מתכנית ההבראה שהתמודדה הוועדה הקרואה זה היה איך לכסות את העניין הזה. ועד היום זה לא כוסה, והעוול הזה עובד גם ברשתות וגם בזה, בגלל דבר אחד, כי ההבדל בינינו לבין הממלכתי והממלכתי דתי, שאת המשכורות לעובדי הוראה המדינה לא משלמת ישירות אליהם, זה לא משכורות שהם מקבלים מהמדינה. לכן גם הפנסיות מחושבות - - - זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול, מה הסיפור של הפנסיות? למה זה מועבר לרשתות? כי הן המעסיקות של העובדים. בממלכתי המדינה מעסיקה. ולדימיר, הם המעסיקים. ברגע שהמדינה לא מתקצבת - - - זה לא נראה לך עקום? זה מאוד עקום, הכול עקום, אבל קודם כל זה ודאי לא ישר, אחר כך בעקום. אז רק את זה רציתי להזכיר, ואם אמרתי משהו לא נכון, משה שגיא, תתקן אותי. תודה רבה. אני רוצה הערה. קודם כל תיקוני עיוותים ואפליות, צריך לעשות וצריך לבדוק את הנתונים ולעשות תיקונים של העיוותים, אבל עיוות אחד לא דובר כאן והוא ההשפעה של העושר המוניציפלי של רשויות. 220 רשויות עניות, מקבלים מענקי איזון, משקיעות מעט מאוד בילדים בחינוך כי אין להם ארנונה של עסקים, ההורים שמקבלים בתל אביב כ-16,000 שקל תוספת לכל ילד מהעירייה, וזה טוב שעיריית תל אביב אוהבת חינוך ומעניקה המון לילד, היא לא מעניקה את זה מהארנונה שהמשפחה שילמה על הבית, כי ארנונה על בית היא 8,000 שקל, מאיפה היא יכולה לתת 16,000 שקל לכל ילד מכספי העירייה תוספת על הכסף הממשלתי? היא עושה את זה מהעושר המוניציפלי. ולכן כשבאים לבדוק את האפליה האמיתית בישראל לכו לבדוק ערים שמוסיפות לילד בחינוך שבעה שקלים וערים שמוסיפות 16,000. הרשויות המקומיות הן זרועה הארוכה של הממשלה, הן ממשלה. וכשתחברו את שני המספרים האלה תקבלו אי שוויון. עשיתי בג"צ נגד מדינת ישראל על אי שוויון בחינוך והתחילו לעשות תקצוב דיפרנציאלי ביסודי, לא מספיק בגנים, לא מספיק בתיכון, התקצוב הזה הוא לא עמוק, הרבה פעמים הוא פרויקטאלי. ויש לזה הקרנה נוספת, רשות עשירה, אין הרבה כאלה, כ-40, או פרווה או עשירות מתוך ה-260 - - - אוקיי. רגע, משפט אחרון. זה משעמם אותך, אני מבין.

אבל זה כואב לי, זה מדם ליבי, זה פגע בילדי ירוחם שאין להם ארנונה.

זה פרויקט שכמה ראשי עיר אמיצים ניסו לעשות ולא הצלחנו. עשינו את זה ביחד, עשינו חלקית. אבל זה גם משפיע עליכם כי הרשות העשירה, שיהיה לה כסף, היא תעמוד בחוק נהרי, רשות שאין לה כסף לא תקיים גם את חוק נהרי, אז זה כפל קנס. לגבי הפנסיות הבנתי למה זה לא מועבר לעובדים. השאלה שלי, האם אנחנו יודעים - - - לא,

זה מועבר לרשתות ולא ישירות לעובדים. לא, את תלוש המשכורת הרשתות משלמות. הבנתי, זה עקום. מה עקום? סליחה, אם תוכל לחזור. שכספי הפנסיות - - - פנסיות אין אצלנו, יש רק אצל החינוך העצמאי,

לנו אין פנסיות, כי אנחנו אחרי שהתחילה הצוברת. לא, אבל הגדרת את זה לא נכון. העובדים מקבלים את הפנסיות. לא, ברור לי שהם מקבלים, רק באמצעות הרשתות. האם יש לנו נתונים על הגירעון האקטוארי בשתי הרשתות?

בגלל שאין גירעון, בגלל שמשרד החינוך מכסה את זה. לא, באקטוארי, של הפנסיות.

הוא מכסה את הפנסיות. הוא הולך לפי משרד החינוך, נקודה, שום דבר אחר לא. אין בכלל?

אין שום גירעון. משה, יש גירעון בחינוך העצמאי? לא יכול להיות גירעון.

הוא לא היה פה כשהסברת את עניין הגירעון. רק שנייה, משה יגיד. אני כאן כדי להבין. יש סעיף תקציבי עבור תשלומי הגמלאות של רשת החינוך העצמאי, בדיוק כפי שיש עבור עובדי החינוך הרשמי, זה אותו דיל, ועד שנת 2004, אם אני לא טועה, הייתה פנסיה תקציבית, ייתכן שזה היה 2002,

לא חשוב כרגע, מאז יש את הפנסיה הצוברת שיש הפרשה לכל עובד עבור הפנסיה ופיצויים, אין על זה פנסיה תקציבית, לכן הסעיף הזה מתייחס רק לאותם מורים ותיקים שהתקבלו לפני 2004. מה שמשה אומר זה נכון, יש רק הבדל אחד, איפה זה מונח, כספי הפנסיות. במשרד החינוך זה מונח בסעיף אחר לגמרי, גמלאות וכו' וכו' וזהו, בחינוך העצמאי זה נמצא בתוך התקציב, חלק מהתקציב של מה שאתה רואה כאן, מה שהקראתי מתוך ספר התקציב, זה כולל גם את הגמלאות. אני עדיין לא הבנתי למה זה צריך להיות שונה.

בסדר, אבל זה המצב. צריך לשנות, אבל זה המצב. זה שזה המצב הבנתי. לכן הנתון בסופו של דבר הוא נתון כזה שיש פער גדול. הרב גפני, נסיים בזה, אתה יודע שיש אחד, לא יודע אם זה בעיתון הזה שאתה אוהב אותו, דה-מרקר, לפעמים עושים לך מדד, האם אמרת כחבר כנסת דבר נכון או לא נכון ועושים לך אחוזים. על העיתונאים לא ראיתי שעשו את זה פעם, אולי היו צריכים לעשות גם את זה.

קודם כל אנחנו כחברי כנסת חייבים להבין לפני שאנחנו מצביעים.

אני כרגע מרגיש שאני לא מבין מספיק, זה לא מספיק שקוף. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא - - - כולנו מתפללים. לא, כל מיני תפילות אנחנו מתפללים כולם, אני מתפלל שיבינו על מה מדובר, מה שאתה אומר שאתה רוצה להבין.

שיבינו על מה מדובר ושידברו את האמת. זהו. לכן אפשר להסביר ופשוט להביא פירוט מלכתחילה במקום

אני לא מרגיש בשל לאשר את זה כרגע. אני הוצאתי הודעה שהיה את הכתבה בדה-מרקר. תעזוב את הדה-מרקר.

אני גם לא קראתי את הדה-מרקר. שהיה פרסום בתקשורת. אני הוצאתי הודעה מה התקציב, התקציב הוא 1.690 מיליארד, פעילויות מטה זה 50 מיליון, סך התקציב שנותר זה - - - אני יכול לקבל את זה אחר כך?

סך הכול ילדים זה 113,022 בחינוך העצמאי, סך הכול תקציב לילד הוא 13,126. במוסדות הפטור התקציב לילד הוא 4,886. לא, בפטור אין לנו ויכוח, אני מסכים איתך שזה סכום שנשחק. בסדר. הרב גפני, אנחנו מבקשים התייעצות סיעתית.

אתה רוצה התייעצות סיעתית, אני יכול להמשיך את הפניות האחרות?

הנוהל הוא לחכות.

ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר.

בעוד 30 דקות. 17:23. יש לך עניין להמשיך להעביר העברות,

כן, הוא לא מנהל את המדינה, אנחנו מנהלים היום את המדינה.

למה אתה כועס?

בא

428 עד 433, משרד ראש הממשלה.

נועדה להעביר סך של 209,975,000 ₪ בהוצאה. לא צריך להיות כזה נחמד.

כששואלים שאלות ענייניות אתה לא אוהב את זה.

פרויקט מחשב לכל ילד, פרויקט לצמצום הפער הדיגיטלי הכולל - - - אוקיי.

מי בעד אישור הפניות?

מי נגד? מי נמנע? הפניות אושרו. הצבעה אושר.

עצרנו פה איזה הצבעה קודם לקבל הבהרות על קרן מודרי אשראי. נתנו לי הבהרות, אני רוצה שיגידו אותן בקול ונצביע.

אני לא יכול להתייחס ספציפית לפרטי המכרז,

שהקרן הזאת לראשונה תקום אחרי שש שנים שלא ביצעתם?

אני מאמין - - - ואתם שמתם עשרה מיליון ועוד ביקשתם עוד 35 עכשיו וזה מתוך מה שהתחייבו לעשות,

נכון.

מבחינתי כל ילד הוא ילד, אני נלחם בשביל ילד בחינוך הממלכתי, אני נלחם בשביל ילד בחינוך הממלכתי דתי,

בשביל ילד בחינוך החרדי,

אני לא אבקש התייעצות סיעתית על משרד החינוך כשהם מביאים לפה כל מיני דברים שלא תמיד אני - - - חבל שלא רשמתי את כל הבקשות שלך להתייעצות סיעתית בשנה

תודה.

אין חבר ועדה שביקש הבהרות, שביקש לעכב הצבעה בגלל שהוא רוצה לברר ולא - - - אני באמת לא רוצה להזכיר לכם

חברים יקרים - - - לא היה פעם אחת שביקשתי ואמרתי לאלכס, כמה שהוא חבר ובאמת היה בסדר:

מבקש את זה לא להעביר, בחיים לא קיבלתי חיובי על הבקשה שלי. פה גפני נותן לכל אחד שמבקש,

את זה אף פעם לא קיבלנו.

אחד שסירבתי. לעכב הצבעה בשביל

הפניות אושרו.

448 עד 449. הפנייה נועדה לתגבור תכנית 'מסע' בסך של כ - - - אבל היה כבר. זה היה עודפים.

עכשיו זה הכסף.

הפנייה נועדה לתגבור תכנית

הבקשה שלכם? זה הכול עודפים מ-? משנת 21' לשנת 22'. טוב. שאלות? מי בעד

הבקשה אושרה. הצבעה אושר. מה יש בפנייה הזאת? אבל אתם צודקים בסך הכול, בגלל שאני, בניגוד

כפי שאמרנו מקודם, מבחינתנו אנחנו לא נגיש פניות כאלה שיש מקור אחד להרבה שימושים, כן נגיש פניות, בדומה למה שהיה בשבוע שעבר, שזה

לפצל את זה. בגלל שזה היה סוף השנה וקיבלנו את הפנייה מהוועדה לפצל ויחסית לא

אבל נוכח סד הזמנים חשבנו שלא נכון - - - אבל זה לא רק הייעוץ המשפטי,

אני צריך לאשר את זה, החוכמה הזאת מאוד ברורה, כשיש משהו שאת לא יכולה להעביר את שמה את זה עם דברים

הבדיחה הזאת מוכרת לנו. זו פשוט פגיעה באינטליגנציה של חברי הוועדה. חשבו ששכחת תלמודך בשנה וחצי הזאת, אבל באת ערני. אבל בוא, לפנים משורת הדין הפעם ועם ההתחייבות הזאת שכולה נשמעה ונכתבה והיא

יש את הנושא המשפטי, מה שאמרה היועצת המשפטית, אני מדבר מנקודת ראותי כיושב ראש ועדה וכחברי ועדה, אנחנו רוצים שכל נושא שעולה כאן לדיון, שאנחנו נדע על מה אנחנו מצביעים ולא להצביע על מכלול. זה לא אישור תקציב המדינה, זה אישור העברה ובאישור העברה כל דבר צריך לבוא בנפרד. כשאנחנו רוצים אנחנו גם יודעים להעביר את זה מהר, אין פה גורם של זמן, ולכן מה שעשיתם בכריכה הזאת עשיתם מעשה שהוא לא נכון ואנחנו לא נסכים לזה יותר. ואני רוצה לדעת, אם אני מביא את זה ואנחנו נקבל את ההסבר על הפנייה הזאת מה את אומרת כנציגה הבכירה ביותר שיש עכשיו למשרד האוצר כאן בוועדה. מבחינתנו זאת פעם אחרונה שיש פנייה מהזן הזה שבה יש מקור יחיד שמקצה למספר שימושים, בפעמים הבאות פנייה מהזן הזה אנחנו נפצל כל פעם לפניית מקור ופניית שימוש, כך שניתן יהיה להצביע על כל אחת מהפניות בנפרד. כפי שאמרתי מקודם, הוועדה בהחלט ביקשה מאיתנו לפצל, אבל הסברנו שבסוף שנה אנחנו סברנו שתשומות הזמן הנדרשות לעשות את הפיצול הזה יהיו כאלה שיגרמו לנו להביא את הפנייה ממש לקצה קציה של השנה וזו פנייה יחסית

זה רק עניין של תשומות זמן? אנחנו הבנו שזה לא רק עניין של תשומות זמן, שזה גם עניין של קושי ממשי לעשות את זה בעקבות תקציבים שכבר נבנו על זה. נכון מאוד. יש גם קושי טכני בלחלץ את הפנייה לאחור מבחינת המסגרות והמערכות הטכניות ומהרגע שהגשנו את זה כל המערכת נבנתה על זה שהפנייה היא כבר מוגשת על שולחן הוועדה ונסמכות עליה פניות אחרות וחשבנו שזה לא נכון לעשות את זה בצורה הזאת. עם זאת אנחנו מתחייבים כאן שפניות מהזן הזה לא יוגשו יותר וכשיהיה מקור אחד שמקצה להרבה שימושים אנחנו נפצל את המקור למקור ושימוש ומקור ושימוש כך שתוכלו להצביע על כל פנייה בנפרד, ועם זאת בשל סד הזמנים אנחנו כן נבקש שהוועדה תדון בזה בפורמט הזה כרגע תוך התחייבות שלנו. אם אתם תמצאו פנייה כזאת שיש לה מקור אחד, לדוגמה של שבוע שעבר, אני מבקש שלפני שאתם מביאים אותה תדברו איתנו, שאנחנו גם נשתכנע שאין ברירה אלא צריך לעשות את זה ככה. זה בכל מקרה לא, הכריכה הזאת התחייבת שלא.

גם אם תמצאי שיש לך פנייה כזאת מהסוג של שבוע שעבר שאת חושבת שצריך לעשות את זה, אני מבקש לפני שאתה מביאה את זה לדבר איתנו. בסדר גמור. וגם תהיה עוד פנייה - - - אבל לפי זה את נשארת בתפקיד לעשור האחרון, או לפחות תשלחו לנו מכתב התחייבות על הדברים האלה, שתהיה המשכיות. לא צריך שום מכתב. או שהיה תהיה בכירה. היא תעלה מעלה מעלה, זה כן, זה אנחנו מאחלים.

מצדי אין בעיה, היא יכולה בשבוע הבא להתקדם לקבל תפקיד יותר בכיר, זה בסדר גמור, אתם לא צריכים גם להביא מכתב. כל עוד שאני כאן יושב ראש הוועדה לא יהיה דבר כזה. אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אני מקבל את ההתחייבות שלך ככתבה וכלשונה, ואני מקווה שמשרד האוצר והממונים עלייך יידעו את זה, אם הם ישנו את זה ויעשו אחרת זה פשוט לא יגיע לשולחן. מה שעשיתי היום ואתמול, שהעברתי את הכול ככה במין זה, לא יהיה יותר. אני קיבלתי ירושה מממשלה רעה ומושחתת, קיבלתי את הפניות האלה, ובגלל האחריות שלי אני מאשר את הכול, אבל זה רע מאוד, זה לא יהיה יותר. בבקשה, עכשיו הסבר על הפניות. הפנייה התקציבית נועדה להקצאת סך של 2,845,250 אלפי ₪ בהתאם לשינויים בתחזית הביצוע בפועל בתקציב המדינה בהתאם למפורט להלן. סעיף תקציבי 14, מימון מפלגות, תקצוב סך של 188,000 אלפי ₪. סעיף תקציבי 21, השכלה גבוהה, תקצוב סך של 397,250 אלפי ₪. סעיף תקציבי 25, הרשות לניצולי שואה, תקצוב סך של 310,000 אלפי ₪. סעיף תקציבי 27, המוסד לביטוח לאומי, תקצוב סך של 1,450,000 אלפי ₪. סעיף תקציב 31, הוצאות ביטחוניות שונות, תקצוב סך של 300,000 אלפי ₪. סעיף תקציבי 84, תשלום חובות, תקצוב סך של 200,000 אלפי ₪. על 1.450 מיליארד לביטוח לאומי? זה על שיפוי על הגבייה, בעצם כל הכסף שהביטוח הלאומי גובה משרד האוצר נותן לו עוד כ-65% מסך הגבייה. אישרנו גם אתמול חלק.

זה המשך. 647 מיליון. אז זה בנוסף לזה? זה בנוסף, נכון. ו-200 מיליון בסוף, על מה זה, החזר קרן חוב ממשלתי? מה ההבדל בין 1.450 מיליארד ל-200 מיליון? ה-1.450 מיליארד זה בעצם משהו שהוא קורה באופן שוטף, הביטוח הלאומי גובה ומשרד האוצר משפה, ה-200 מיליון זה קרן של הביטוח הלאומי שאוצר המדינה משלם עליה ריבית שהיא צמודה למדד ולכן אנחנו משלמים עכשיו יותר בעקבות האינפלציה. גברתי היועצת המשפטית, יש בפנייה הזאת מעבר למה שהוסבר פה על ידי משרד האוצר, יש פה הוצאות ביטחוניות שונות שהן הוצאות ביטחוניות מסווגות. אנחנו יכולים להוציא סעיף אחד מתוך מכלול הסעיפים שיש בפנייה הזאת ולהעביר את זה לוועדה המשותפת? הרי בלי זה אי אפשר להוציא את הכסף הזה. אני לא יודעת שאנחנו מפצלים פניות או מוציאים חלקים מהם, זו פנייה כרוכה. לא, לא פיצלנו פנייה. מה עושים עם זה? כל מה שאני עכשיו מסתובב סביב עצמי זה בגלל ההוצאות הביטחוניות, אני לא רוצה לעכב את זה. אם אי אפשר להעביר את זה לוועדה המשותפת אז למה לאשר? לא, אבל אם זה מאושר פה זה לביצוע.

צריך את הוועדה המיוחדת?

אז בוא נכנס אותה מיד. אני בוועדה הזאת איתך. לא, מיכאל, לא זו השאלה. השאלה האם אפשר לקחת את הסעיף הזה מתוך מכלול הסעיפים שנמצאים בפנייה - - - להוציא, אתה לא יכול. זו הבעיה שהתחלנו איתה. ולדון רק בסעיף הזה מתוך כל הפנייה. בוא נדון בה, בוועדה. נלך לעשר דקות, נדון בה ונאשר גם אותה. לא זאת השאלה. יש פה כמה הוצאות, יש שם את המקור של הכסף הזה ויש פה העברה לביטוח הלאומי, למוסדות להשכלה גבוהה, כמובן ניצולי שואה וכו', ויש פה גם את ההוצאות הביטחוניות. ההוצאות הביטחוניות הן מסווגות ומכיוון שהן מסווגות הן חייבות ללכת לוועדה המשותפת לכספים חוץ וביטחון. שאר הסעיפים לא הולכים לשם, ברגע שזה מאושר כאן אושר וזהו. אנחנו מאשרים את המסגרת, הוועדה המשותפת מאשרת את השימושים, בעצם מה שקורה זה שעכשיו הוועדה המשותפת תצטרך לדון רק בתוך החלק הזה מתוך הפנייה הכרוכה הזאת. שאלתי היא האם אפשר מבחינה חוקית - - - אני לא מכירה שדבר כזה קרה בעבר.

אנחנו חשבנו שנכון לפצל את הפנייה הזאת, באים האוצר ואומרים שהם יודעים שאפשר לעשות - - - אז אני שואל אותך, המציאות היא שיש לפנינו עכשיו את הכול בכריכה אחת, האם אנחנו יכולים לאשר את זה ואז יוציאו סעיף אחד, שזה ההוצאות הביטחוניות, וזה יעבור לוועדה המשותפת? יש לי הצעה מעשית. הוועדה הזאת תאשר את ההקצאה. אנחנו מאשרים את המסגרת. והשימושים יבוצעו אחרי הדיון בוועדת המשנה. ההקצאה תאושר ואז הכסף נשמר, השימוש יאושר אחרי דיון שנכנס בימים הקרובים. אנחנו גם לא מפצלים את הפנייה אם אתה מעביר רק סעיף אחד. עכשיו אתה לא מפצל אותה. אי אפשר לפצל. לא מפצלים. רק לעניין הסעיף הזה, נאשר את ההקצאה הכספית ואת השימושים בוועדת משנה. בכל מקרה אנחנו מאשרים את המסגרת.

אתה לא מאשר בפנים, אתה מאשר מסגרת. הכול חריג היום, מצב חריג. לא, סעיף אחד הולך לוועדה המיוחדת, הרי זה לא מפצל את הפנייה. הפנייה הזאת הייתה צריכה לבוא בנפרד, היא לא הייתה צריכה להיות כרוכה. זה ברור. ואז החלקים שנוגעים למשרד הביטחון היו הולכים למשרד הביטחון. זה כבר דנו. הבנתי, בואו נסכם ככה, אנחנו לא יכולים לפעול בצורה כזו, זה באמת דבר שהוא חסר כל היגיון. למה יש את הוועדה המשותפת כולנו יודעים, אנחנו יודעים שלא מערבים מין בשאינו מינו, זה לא יכול להיות דבר כזה, אני לא זוכר תקדים כזה שלוקחים העברה מסווגות, שאנחנו לא דנים עליה עכשיו, על הביטוח הלאומי אנחנו דנים עכשיו, על ניצולי השואה אנחנו דנים עכשיו, אנחנו מדברים על זה וזה הולך לביצוע, ההעברה הזאת, אנחנו לא דנים עליה בכלל, אנחנו לא יודעים מה אנחנו מאשרים, אנחנו נדע רק בוועדה המשותפת, מי שחבר בוועדה המשותפת. אנחנו צריכים לאשר עכשיו דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת, לכן אני מציע, אנחנו נאשר את כל הפנייה, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אנחנו נאשר את כל הפנייה, אנחנו נבקש מהיועצת המשפטית לבדוק האם אפשר להעביר את הנושא של ההוצאות הביטחוניות לוועדה המשותפת מתוך הפנייה הכוללת. אם אי אפשר אז אי אפשר, אז שום דבר לא מאושר. או שהפנייה תעבור והם ידונו רק בחלק שנוגע למשרד.

אני מבקש לבדוק את זה, זה חסר תקדים והוא לא בסדר. החברים מסכימים לזה? כן, עם האופציה שגם בבדיקה של היועצת המשפטית, שהקצאת הסכום אושרה והשימושים יידונו בוועדת המשנה ואז זה לא פגע בשאר. אבל אז גם האישור עדיין - - - לא, ההקצאה מאושרת, הכול, לעניין הסעיף הזה יהיה דיון בוועדת משנה על שימושים, אם זה בהלימה באופן מיוחד עם הייעוץ המשפטי. אז מה אתה שואל, אם מסכימים לזה? מה אתה אומר? התייעצות סיעתית.

אם ביום כזה לא נחייך, מתי נחייך? אחרי כל היום הזה. 50 יום יכולתם לחייך. בזבזתם את הזמן.

הציבור שלכם הפסיק לחייך. מחקתם לו את החיוך מהניצחון.

ניתן להם עכשיו,

ארבע שנים, אולי גם חמש. בוא נראה. בוא נראה אתכם. לאט לאט. אל יתהלל חוגר כמפתח. מיכאל, החיוך שלנו יגיע עד ירוחם, אל תדאג. אתה ביקשת התייעצות סיעתית באמת? לא, לא, לא. אתה רוצה שאני אבקש? ולדימיר אולי. הוא יעשה התייעצות עם מיכל. אתה מבקש התייעצות סיעתית? אני מה שינון אומר אני עושה.

עכשיו הוא יגיד שזה גם הולך רטרו, אתה מבין את הבעיה שלי? הרס לך את הפריימריז. הוא עוד לא קיבל תפקיד מדרעי. 216 עד 222 כפוף למה שתאמר היועצת המשפטית לעשות עם הפנייה המסווגת שנמצאת בתוך מכלול הנושאים הללו. יותר לא תהיה פנייה כזאת על פי הודעת תמר ממשרד האוצר, לאחר התייעצות עם הבכירים במשרד האוצר. אנחנו לא מתנגדים, להיפך, אנחנו אפילו תומכים שתקבלי קידום וכל מה שנלווה לעניין, הוועדה לא תאשר יותר דברים כאלה. אם אני אסתבך אני אפנה אליך. זאת יציבות של ההתחייבות. מי בעד אישור הפניות 216 עד 222 כפוף למה שדובר? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הפניות אושרו.

הרב גפני, זאת הייתה ההצבעה האחרונה שלי ואני נאלץ להיפרד מכם בוועדה, אני כבר צריך ללכת. האמת היא שאני מברך אותך. לדעתי זו ההצבעה האחרונה שלך לקדנציה הקרובה. לאן אתה הולך, אדוני? אני נוסע לתל אביב. שיהיה לך בהצלחה באשר תלך.

נעמת לו ותמשיך להיות נעים לנו גם איפה שתהיה,

אתה תבוא לפה, תתנהג אלינו יפה, כי בסוף כולם מגיעים לפה.

כשהרב גפני יזמין אותי. אנחנו נזמין אותך, אל תדאג, לפני כל תקציב, ובאמצע אם תעשה בעיות נזמין אותך. תקבל רביזיות על הכול. אני מברך אותך על התפקיד החדש שאתה מקבל, להיות שר בממשלת ישראל. השר הכי צעיר, הרב גפני, בממשלה. כן, השר הכי צעיר וגם הכי נחמד. אה, מה איתי? לא, לא, לא, הוא מהשרים הנחמדים בממשלה. אני מצטער על זה שאתה עוזב אותנו כאן ואנחנו נשתדל לייצג אותך.

הרב גפני, זו גם הצבעה שלי בקדנציה זו. אני נשאר פה, חברים יקרים. למורת רוחם של האוצר אנחנו פה.

אתה יודע איך הם אוהבים אותך שם?

אני מקווה לעשות לכם קורת רוח, אני מאוד מקווה,

אל תשמח שאתה פה, למה אני בא לרדוף אותך. אין לי בעיה עם זה. כל מקום שאתה תהיה אני - - - מיכאל, אני בגלל זה נשאר פה, שגפני לא יישאר לבד איתך. הסיבה שאני עוזב, כי אני חושב שביטון שניים בוועדה זה מוגזם. אני מבקש ממי שאחראי בכנסת על החדרים, את החדר של מיכאל ביטון, להזיז אותו כמה שיותר רחוק, שיהיה לו זמן עד שהוא יגיע לפה. אני לא יודע, ביטן לא זז אני לא זז. הוא פה בקומה, זה לא עסק, כל פעם הוא מגיע. תודה רבה. אנחנו עוברים לפנייה האחרונה, 9003-367. הפנייה נועדה לתקצוב סך של 1,645,409 אלפי ₪ בחלוקה לפי הסעיפים הבאים. סעיף 27, הקצבות לביטוח הלאומי, תקצוב של - - - אל תקריא,

מה ביטוח לאומי. ביטוח לאומי, אנחנו מתקצבים סך של 975,409 אלפי ₪.

על הגדלת ההשתתפות. הגדלת ההשתתפות של האוצר? של האוצר בתשלומים. אז תגיד את זה, אל תגיד את הסכומים, אנחנו יודעים לקרוא. אין בעיה. יש לנו גם משרד החינוך, 290,000 אלפי ₪. מה זה משרד החינוך? אני אתייחס. זה תקצוב לשכר הישיר במשרד החינוך, ספציפית ההעברה הזאת היא מתוקף מקדמות שישולמו במסגרת הסכם השכר עם הסתדרות המורים. הבנתי, זה מענקים שהמורים מקבלים?

וגם חרדים מקבלים?

בגלל שאם לא אז אני אעשה התייעצות סיעתית. מקבלים גם המורים החרדים?

ולדימיר, התייעצות סיעתית. טוב, לא חשוב. התייעצות סיעתית.

סעיף 07, ביטחון פנים, 250,000 אלפי ₪. יש לו את סעיף 14, בחירות ומימון מפלגות. מה זה ביטחון פנים? ביטחון פנים, יש כאן בעיקר כספי גמלאות שהולכים לתשלומי הרטרו של אי הקביעות. זה מה שאתם רואים גם בסעיף של שירות בתי הסוהר גמלאות, תכנית 077003, וגם במשטרת ישראל גמלאות, 070808, ויש עוד רכיב קטן יותר בתוך הקניות של משטרת ישראל, 73 מיליון ₪ שזה להתייקרויות.

רבותיי, שאלות? שאלה, מתי מצביעים? אין שאלות. אני רוצה לשאול מי הבוס או הבוסית של גב' תמר, מי הממונה? אגף התקציבים בנוי מהממונה על התקציבים ותחתיו שישה סגנים, תחת הסגנים - - - לא, את ההיררכיה אנחנו מכירים, שאלנו את השם. בראש צוות מקרו עומד סגן הממונה על התקציבים איתי טמקין ומעליו יוגב ומתחתיו הצוות שלי. למה שאלת? את תחת טמקין?

אני לא רוצה ש אני אדבר עם טמקין שהוא לא הקשיב למה שקרה פה, שמקדמים אותה בוועדה פה, הוא יפטר אותה במקום.

אני אדבר עם איתי, למרות שהוא מתוק. לא יודע, אני בלחץ עליה. כל אגף התקציבים ערבים זה לזה. הבנת? הבנתי הכול. מי בעד אישור הפניות 9003-364 עד 367? הפנייה האחרונה. חיים ביטון מצביע בפעם האחרונה, הוא הולך להיות שר. אבל יש עוד שש שעות עד 1 בינואר, אם יש להם עוד העברות או עודפים. מי נגד? מי נמנע? הפניות אושרו.

תודה רבה, רבותיי, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 17:50.